אני פותח את הישיבה בנושא הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (תיקון מס' 3) (אזור תיירות מיוחד העיר אילת או אזור עין בוקק-חמי זוהר), הצעת חוק ממשלתית שמוזגה עם הצעת החוק של חברי הכנסת איתן גינזבורג, מכלוף מיקי זוהר, מיקי חיימוביץ', משה ארבל, מתן כהנא, אלי אבידר, מאיר כהן וניצן הורוביץ, אפשר ממש לומר מקיר לקיר. בעזרת השם, היום אנחנו נאשר את החוק הזה. אני מקווה מאוד שהוא יגיע היום גם למליאה לקריאה שנייה ושלישית. שלום לראש העיר, שכבר שלושה ימים נמצא בירושלים. הכול בסדר בעיר בינתיים? בציפייה דרוכה? בירושלים כן... לכן ברשות החברים, אני אבקש לוותר היום על הצעות לסדר,

אני רואה שאתה כאן.

אני מוכן לוותר על הכול, קדימה הצבעה.

אז לפני ההצבעה אנחנו צריכים - - - אבל סלע המחלוקת נשאר. אתה מדבר עכשיו כאחראי על המחלוקות? תן לי בבקשה להסביר. אתה מחפש מחלוקת? אתה לא יכול יום אחד בלי מחלוקת? יום אחד בוא נלך כולם ביחד. אין מחלוקת. סדרי הדיון, אנחנו צריכים להקריא חלקים שעדיין לא קראנו אתמול, לסיים את ההקראה, ואז לחזור לנקודות מסוימות רק עם הניסוח כדי לומר אותן. אני מקווה מאוד שנסיים את זה מהר כדי שנוכל לרוץ לנסחות ולהביא איזושהי בשורה לתושבי אילת ולעובדים בעין בוקק וכמובן בכלל לכלכלה. בואו נתקדם. היו שינויים בהסכמות?

הדברים שדיברנו עליהם אתמול, שלחנו אותם אתמול, והם נמצאים כאן. יש חילוקי דעות עם משרדי הממשלה. זאת הצעת הוועדה, שאני מקווה וחושב שהיא מאוזנת ונכונה. ההצעה שלפנינו היא בהסכמה עם הממשלה? אני לא יודע.

לא חייבים שתהיה הסכמה, רק לדעת. כן, וגם לא חייבים לשאול כל דבר. זה נכון. בבקשה אדוני היועץ המשפטי, הבמה שלך. אתמול הוועדה דנה במרבית הצעת החוק. יש

נתחיל לקרוא ולהציג את הסעיפים שנותרו ושטרם הוקראו, ולאחר מכן נחזור ונסביר את התיקונים שנעשו בעקבות הדיונים בוועדה אתמול שמוצהבים בנוסח לפניכם. אני אתחיל מראש עמוד 8, זה מה שעוד לא קראנו אתמול. אנחנו בסעיף שעוסק בהנחיות לגבי הבדיקות למי שיוצא או נכנס לאזור. סעיף (ג) אומר כך: (ג)אורח אשר יצא מאזור התיירות המיוחד,

על אף הוראות סעיף קטן (א), להציג בכניסה חזרה לאותו אזור, הזמנה תקפה לשהייה במועד הכניסה כאמור במיתקן אירוח הנמצא באותו אזור יחד עם תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה במהלך 72 השעות שקדמו לתחילת תקופת השהייה במיתקן האירוח.

רוצים להגיד על סעיף (ג) כמה מילים? אורח הגיע לכמה ימים להתארח בבית מלון. הוא רצה אחרי יומיים, שלושה לקפוץ לתמנע ולחזור. אנחנו רוצים שלא יצטרך שוב לעבור בדיקה, אלא להציג את אישור שהייתו והזמנתו בבית המלון, ובנוסף את הבדיקה שעבר כתנאי להיכנס בהתחלה לאזור ולמלון. למה למלון? לאזור מספיק, לא? אישור הזמנה שלו. אם אני רוצה להגיע לאילת ולא ללכת למלון? אנחנו מדברים על אורח של בית מלון שיצא. גם אם אני לא אורח בבית מלון אלא ישן בחוף,

יש לי בדיקה שתקפה ל-72 שעות,

אם אתה נמצא כבר ארבעה ימים, לכאורה לא תוכל להיכנס עם הבדיקה. אני אומר לכם לנתק את הקשר למלון. אם ביצעתי בדיקה, נכנסתי לעיר וישנתי בחוף, לא במלון, מותר.

מותר, זה לא אסור.

היום אני יכול להיכנס לאילת לא מורידים את היכולת להיכנס לאילת, אלא מאפשרים. לכן אני אומר שזה לא נכון להציג את הדברים כמו שהצגתם אותם, לפחות במלל. אני הגעתי לאילת וביצעתי בדיקת קורונה ואני ישן בחוף ונוסע לתמנע וחוזר,

התנאי הוא לא כניסה למלון, אלא כניסה לעיר

זאת סוגיה שעלתה, אבל הבעייתיות היא שברגע שיש לך הזמנה של מלון, יש לנו איזושהי סטמפה - - - אני אומר לכם תעצרו פה, ואני אומר פה גם ליועץ המשפטי לממשלה,

אנחנו מנטרים את העיר אילת.

לא במצור. אני יכול לישון בחוף, אני יכול לישון אצל המשפחה, אני יכול לישון אצל החברים, אני יכול הכול, ובתנאי שאני עושה בדיקה, זה הכלל. אבל אז אין לך בקרה. ברגע שאתה מציג אישור שהיית באיזשהו בית מלון, יודעים שנכנסת ומתי - - - תעצור שנייה, לא הלכתי לבית מלון, הלכתי לבקר את סבתא שלי,

ויצאת, וכשאתה רוצה להיכנס והאישור שלך כבר פג תוקפו - - - אם הוא פג ועברו 72 שעות,

אנחנו מדברים על סיטואציה שבמסגרתה אני נמצא חמישה ימים בבית מלון, ואחרי 72 שעות אני עדיין נשאר בבית מלון, יצאתי שנייה למצדה וחזרתי. למרות שפג תוקפה של הבדיקה, אם אני מראה אישור שאני אורח בבית המלון ואת הבדיקה שעברתי אז - - - מה ההבדל מבחינה אפידמיולוגית בין מלון לבין חוף ים? אני במלון, יצאתי לתמנע ועברו 72 שעות, אני צריך לעשות בדיקה? הנחת המוצא הייתה שכאשר אדם מגיע לאילת, נגיד לחמישה ימים, במהלך חמשת הימים האלה לא יהיה לו איפה להיבדק עוד פעם. אם עכשיו הוא יוצא לתמנע, איפה מצפים שיעשה את הבדיקה? אני שואל שאלה כללית, אל תספרו לי סיפור. אני רוצה לדעת את העובדות. אני מתארח בבית מלון ויצאתי לתמנע. עברו 72 שעות, אני יכול להיכנס לאילת כי יש לי ואוצ'ר למלון.

אותו מצב, באתי לאילת, ישנתי בחוף הים, יצאתי אחרי 72 שעות, מה קורה אתי אז כשאני רוצה לחזור לאילת?

אני אהיה ממש עלוקה, אני אומר עוד

שהמטרה של החוק הזה היא תושבי העיר אילת. אם זה עוד לא ברור, אני אבהיר את הדברים. המטרה של החוק הזה היא המצב הקשה של תושבי אילת, שנמצאים במצב הקשה ביותר ב-50 שנה האחרונות. לכן התיירות היא אמצעי, לא המטרה הקדושה. המטרה הקדושה היא תושבי העיר אילת. מאז אתמול, אני מקבל אלפי הודעות מהתושבים שלי, שאומרים: אם אתם חושבים שגם לא נעבוד חצי שנה וגם העסקים יהיו סגורים וגם תסגרו לנו את העיר וגם לא נוכל לצאת, בואו נעבור לעקבה ונהיה שלוחה של עקבה. אדוני ראש העיר, אנחנו אתך בעניין. אני חייב לחדד את זה, כדי שתהיה כאן איכות החלטה לא מנותקת. המטרה היא תושבי העיר אילת, 67,000 תושבים שאוכלים בוסר ומרורים בחצי שנה האחרונה, זו המטרה. האמצעי הוא בין היתר טיפוח הכלכלה. גם לי יש סמכות על פי חוק, אני חושב שאני לא טועה שצריך לשאול את ראש הרשות. אז אני אומר פה עכשיו, אדוני היושב-ראש, היה ולא יאפשרו פתיחת מסחר ואטרקציות וכל מה שקשור לאילתים, ואם לא יהיו לנו חופש פעולה ונהיה אסירים בתוך העיר, לא יהיה חוק. חשוב מאוד, אנחנו לא באים עכשיו להתפלמס פה בסעיף אחד או שניים ולשרת רק את התייר שמגיע. לא, התייר הוא אמצעי כדי שתהיה פה כלכלה. אם זה עושה לו טוב, זו תרומתה של העיר אילת, אבל בואו נזכור למה אנחנו מכוונים. אנחנו קצת מתבלבלים. אני אחזור עוד פעם, ואני מצטער אם אנג'ס לכם היום, המטרה היא תושבי העיר אילת שהם מרוסקים, הם הפכו להיות תושבים של האגף לשירותים חברתיים, מתחילה הגירה שלילית, אין להם מה לאכול. אנחנו מחלקים אלפי מנות מזון כל יום. זו המטרה. אני אומר את זה לכל היועצים המשפטיים שיזכרו את זה. עכשיו נראה איך מייצרים להם אופק, מעלים להם חיוך, נותנים להם פרנסה וכלכלה. זו הפכה להיות עיר רווחה. אם נפתח את העיר אילת ויגיעו לשם תיירים והמסחר סגור והכול סגור,

אבל הצעת החוק לא מדברת על זה. זה לא בתוך זה. מיקי, אתה קראת את ההצעה? כן, זה לא בתוך זה. אתה לא קראת.

אנחנו רק מאפשרים לפי ההצעה לממשלה לקבל החלטה. שמעת? זה נוסח שאנחנו יודעים לחיות אתו והוא נכון.

אבל אני לא יודעת אם ראש העיר יכול לחיות אתו. גם ראש העיר יודע לחיות אתו.

ראש העיר, אתה יודע לחיות עם הנוסח הזה? אנחנו העדפנו, ואמרתי פה שאנחנו מעדיפים שזה יהיה חלק מההכרזה. אם בכפוף להכרזה, בד בבד עם ההכרזה מדברים על הפתיחה, עם זה אנחנו יודעים לחיות. יפה, וזה מה שכתוב כאן. זה צריך להיות בד בבד, תוך כדי.

אדוני היושב-ראש, זה לא מה שכתוב כאן. הוא אומר לך שעם ההכרזה צריך לאפשר זה כמו הסיפור עם הסוכה 50% או 51%, הדברים צריכים להיות ברורים. כמו עם הסוכה, אני מציע לך ללמוד את הדברים. אני מציע לך דבר אחד, אם אתה יכול להביא כרגע את האישור של שר הבריאות. גם לזה אין אישור. אז בסדר, לא יהיה אישור לכלום. אבל גם לזה אין אישור, אז שלא יהיה, מה שווה לפתוח מלון בלי שתפתח אטרקציה במלון? גם ראש העיר אומר לך את זה. בשביל מה? הכול מיותר, אתה שומט את הקרקע מתחת לכל המנגנון הזה. אני מוכן ללכת על כל הצעה, אבל בסופו של דבר, למרות שאני נחשב היום אויב משרד הבריאות, לצערי הרב, אני הולך בצורה שהיא נכונה. אתמול אנחנו דיברנו, זה הנוסח שהתכווננו אליו. אנחנו לא רוצים לעשות חיוב מלא, כי אז אנחנו מפוצצים את הכול. עם כל הכבוד, אני אתן לכם הפסקה חמש דקות להתייעצות סיעתית. לא צריך התייעצות. אם יש הסכמה של משרד הבריאות על העניין הזה,

לא צריך התייעצות, רק שאלה לראש העיר.

האם אתה יכול לחיות עם החוק הזה שהולכים עכשיו להעביר, או שאתה אומר: אתם פותחים את העיר אילת אבל בעצם היא סגורה? אנחנו רוצים הבהרה לזה, אנחנו אתך. עוד לא שמעתם את זה, עוד לא קראנו את זה. אנחנו קראנו. אנחנו כל דיון פה. אבל יש הצעה חדשה שגובשה אתמול בערב. קראתי את ההצעה החדשה, זה לא השתנה, זה אותו נוסח שהיה גם אתמול - - - אני יושב פה מיום שלישי ובאמת התגלגלו פה הרבה מאוד החלטות. אתמול התכנסו היועצים המשפטיים ואתמול בלילה שלחו לי ברוב טובם את ההצעה ויש לנו הצעות על ההצעה, גם לי יש יועצים משפטיים, אבל לי יש בעיקר 67,000 תושבים שמדברים אתי, הם הדבר הכי חשוב שיש לי. יש כאן כמה בעיות מרכזיות מבחינתנו. בעיית הבעיות זה נושאים שיסגרו יושב הראש עם שר הבריאות. אני לא יודע להתערב בבעיה הזאת, אני מקווה שתפתרו את הבעיה. איזה בעיה? התוספת - - - לא, אני מדבר אתך על הדברים האלה. אני מקווה שלא על מזבח הפוליטיקה העיר הזאת תהיה קורבן. על איזה מזבח? איזה פוליטיקה? אין כאן בכלל פוליטיקה, כולם רוצים לעזור לך, אדוני ראש העיר. אני חושב שכרגע כולכם עושים נזק לחוק הזה ועושים נזק לתושבים, אבל מאחר שניסיוני הפוליטי הוא דל - - - אם ראש העיר אומר שהוא חי בשלום עם החוק הזה, מי אנחנו? רק תני לי לענות. הוא לא אומר. אנחנו מנסים להרים לך להנחתה. יש שלושה נושאים. נושא אחד לא נמצא במגרש, אני יודע לטפל בו, אני אשתדל עד כמה שאני אוכל, וזה אותו נושא בין הוועדה לבין - - - לא שאלו אותך על זה. אני לא מתעסק בזה, אני לא חבר כנסת, אני ראש עירייה. דבר שני זה פתיחת כל אזורי המעטפת התיירותית. אני אומר ליועצים המשפטיים שגם חנות המכולת היא בעלת זיקה תיירותית. גם החוג במתנ"ס אני ניהלתי את רשת המתנ"סים. כשהיה משבר בתיירות, לא היו חוגים במתנ"ס. יש זיקה, הכול תלוי תיירות, חשוב שנבין שאנחנו 100% תיירות. דבר שלישי, דיבר על זה יואב סגלוביץ לא נאפשר מצב שנהיה כלואים בתוך עירנו בלי לאפשר לנו תנועה.

יש חד-יומי, יש משימות שאנשים באים והולכים. אמרתי שאם מישהו בא אלי להתארח ליותר משלושה, ארבעה ימים, דינו כאילו התארח בבית מלון. זה מקובל, למעט אם זאת המשפחה הגרעינית שדנו בה אתמול, אני אומר מה דעתי.

רצינו להכניס את זה, אבל הממשלה לא הסכימה. בריאותם של תושבי אילת יקרה לי לפחות כמו שהיא יקרה למי שיושב פה, אני מניח שקצת יותר, ולכן אנחנו נמצאים היום עם 12 חולים בעיר של 67,000 תושבים. זה אומר שיש כאן עיר שמתנהל, זאת לא עיר פרטאצ'ית. זו עיר שמקפידה לאורך כל התקופה. אני רוצה להעביר היום את החוק. אני מציע לחבריי, שחלקם היו אתמול בדיון וחלקם לא. אני קודם כל רוצה להזכיר לכם, שאנחנו התחלנו את הדיון בעמדה הזאת, אבל אנחנו חיים בשולחן עגול ואנחנו מנסים, למרות שעדיין אין הסכמות גם על זה, אבל יש דברים שאני יודע ללכת איתם. זו הייתה רוח הדברים בוועדה. יש פה עוד חברים בוועדה, יש את מגישי החוק וכו'. אני מציע שאת הנקודות שאתם העליתם תשימו כהסתייגויות. יש הזמנות לסוף שבוע. אם זה לא יעבור היום, יהיה פיצוץ, מה קרה לכם? תעזבו את ההסתייגויות. זה נכון שבהצעה כרגע זה לא מופיע כחובה אוטומטית של הממשלה באותו רגע לפתוח את כל הדברים, אבל כן נסללת פה הדרך ויותר ממתווה את הדבר הזה. אמר ראש העיר דבר אחד נכון, הוא אמר מקודם שזה תלוי בהסכמת ראש העיר, ואם לא תהיה הסכמת ראש עיר,

אני אעדכן אותך, שאם לא תהיה הסכמת ראש העיר, יכול להיות חוק, אבל לא יהיה יישום שלו. אם ירצו לעשות יישום שלו,

ושם יהיה לך גם המקום להיאבק בעניין הזה, ואנחנו נהיה אתך. אנחנו גם סללנו את הדרך לזה, והראיה שסללנו, שגם הייתה התנגדות לנוסח הזה, אבל הנוסח הזה הוא הבייס שאני לא מוכן ללכת ממנו. אם תצליחו עוד, אני מוכן לתת לכם פעמיים התייעצות סיעתית, רק תביאו לי אישור. אני אתך, אדוני יושב הראש. אני מרגיש שאתה אתי לאורך כל הדרך. מותר שיהיו חילוקי דעות. אלה לא חילוקי דעות, זאת שאלה של פרקטיקה.

תקשיב למה שיש לי לומר. אני בכל אופן מקבל טלפונים מבתי מלון, מהנהלות בתי מלון, שאומרים שאם לפחות בתוך המלון אין אפשרות לאטרקציה רק לאורחי המלון, אף אחד לא יבוא והחופשות יתבטלו,

בתוך המלון לא צריכים לשאול אף אחד. לא נכון, אתה מאפשר להם בסעיף 12ג לפתוח בריכת שחיה, בית אוכל ובית תפילה זה הדבר היחיד שמותר להם, הופעה בתוך המלון לאורחי המלון אסורה. לכן אני אומר זה לשיקול דעתך. אתה אומר משהו אחר ממה שראש העיר אומר. הוא מדבר על כלל האטרקציות או העסקים. אני יודע, ועם זה הנוסח שלך בסדר. הוא מדבר על זה וגם הוועדה דיברה על זה, ואתה מדבר על משהו שהוא יותר ספציפי למלון, וגם אני מדבר על זה, אבל אני אומר שזה בא עם הכול, כי ברגע שתהיה אפשרות לעשות כינוסים בתו סגול ובתנאים שתחליט הממשלה, זה יהיה תקף גם למלון. אבל אם נגיד היום שזה יהיה רק במלונות וזה לא יהיה לתושבי העיר, ראש העיר לא יכול לחזור הביתה, הוא לא יכול לחזור לאילת, הוא יצטרך להישאר לישון פה בירושלים.

אז אתה אומר שמבחינתך בסופו של דבר הנוסח בלי זה לא יאושר? אמרתי לך אתמול את הלשון התלמודית, קים ליה בדרבה מיניה. אדוני היושב-ראש, המליאה מתחילה בשעה 11:00. אני רק יושב-ראש, יש לי פה חברים, אני לא רוצה לריב איתם. אפשר להתפלמס, אפשר להוציא עוד מילים כאלה ואחרות. אני רוצה להתקדם ולהעביר את זה. מילה, כי באוזניה שלי מנהלי בתי המלון. אדוני היושב-ראש, צריכים להצביע. אפשר למצוא פתרונות בהמשך הדרך. יש אלפי הזמנות לסוף שבוע זה. אם אנחנו לא נצליח להצביע, נגרום נזק נוסף לעיר. לכן אני מבקש לאפשר ליועץ המשפטי להמשיך. רק שיתקנו את מה שהעליתי. אני רק אחדד, אין עם סעיף (ג) בעיה לגבי התושבים, כי תושב שחוזר, בכל מקרה יכול להגיע ולעשות את הבדיקה בכניסה. לא תושב חוזר, תייר. נכון, ההבחנה פה היא בין תייר שמגיע לבית מלון, שם יש לנו איזושהי אסמכתה שמראה ממתי הוא מגיע ועד מתי - - אסור שתהיה הבחנה. - - ואז יש לנו אפשרות להגיד שהוא נכנס לפני חמישה ימים, לפני חמישה ימים היו לו 72 שעות. אנחנו נבחן אופציה שהרשות תוכל - - - אני מתעקש פה. אדם לא יכול להיכנס לשום מקום בעיר, אם אין לו משהו בתוקף של 72 שעות. אם הסיפור הוא אפידמיולוגי, תעשו את השינוי הזה. אני פונה פה ליועץ המשפטי לממשלה ולנציגו, זה פשוט לא הגיוני וגם לא שוויוני. זה מפלה. אם תגידו שמבחינתכם זה בסדר,

כי חבל על הזמן, אני רוצה לקדם את החוק. אני מסכים שיש כאן איזושהי נקודה, שאולי עוד לא התחדדה קודם ואפשר ליישר את זה לאחד משני הכיוונים. הרעיון שמאפשרים לאנשים לצאת מהאזור ולחזור, מה שפארק תמנע בא לאפשר, יותר גמישות לתיירים שמגיעים לעיר,

אפשר היה לוותר על זה, ואז היה איזשהו צמצום במרחב התיירותי ויותר אפידמיולוגיה.

יש הבדל פיקוחי, והנימוק הוא שקל יותר לדעת על מישהו שהביא אישור על כך שהוא הגיע לבית מלון, בשונה ממישהו שבא לקמפינג. כשאני בא עם האוהל שלי, אין לי אישור מאף אחד שאני יכול להציגו. אולי את זה אפשר לפתור בדרכים אחרות, לייצר פה עוד בירוקרטיה אולי כשנכנסים לאזור, אבל על כל זה לא דנתי עם חבריי. אני מעלה את זה עכשיו ממוחי, זו אופרציה. כשאתה מגיע לאזור, תקבל פשר לייצר עוד בירוקרטיה,

מהשוטר או מהפקח בכניסה, ואז תוכל להשתמש בו כדי להציגו. אבל בלאו הכי אתם צריכים את זה. לא "צטלה", אם ביצעת את הבדיקה, אתה יכול להיכנס ולצאת. אבל הבדיקה שלך היא בדיקה שהבאת מהבית, 72 שעות קודם. יש לה תאריך תפוגה. מה ההבדל בין כניסה לעיר אילת לבין כניסה לעיר תל אביב? אתם רוצים להכניס אותו לסגר? אני שואל. מאחר שאני העליתי את זה, זה לא הגיוני. אין לנו זמן לחשיבה, יואב. הבדיקה היא אותה בדיקה. הסעיף הזה גם מעלה בעיות אפידמיולוגית או חשש להדבקה, כי אותו אדם יכול ללכת לטייל מהמלונות בעין גדי ואולי להידבק ממישהו שבא מירושלים. אפשר לפתור את הבעיה הזאת ואולי להוריד את החריג הזה. - - - גם תיירים לא יוכלו לצאת - - - - לא יוכלו לצאת בלי בדיקה נוספת. אני לא מבין, משרד הבריאות קופץ לי על דברים הרבה יותר קטנים, ודווקא הדבר הזה הוא בסדר. אם יורשה לי, אני כבר אומר לכם, בלי לשמוע את דעתו של משרד הבריאות, שמבחינתו כל יום שאורח ייצא מהעיר ויחזור, הוא יצטרך בדיקה. בסוף בסוף גם ככה קשות כל ההגבלות האלה - - - אני חושב שגם תייר לא צריך לצאת מהעיר. יועמ"ש תיירות, סליחה שאני אומר לך את זה, אבל הרציונל של החוק היא שמי שמגיע לאזור הזה, לא יוצא ממנו. זה העיקרון של אי ירוק, אי ירוק שנשארים בו, לא תמנע ולא עין גדי. בדיוק, נכון. לעשות את זה ועוד להפלות את התושבים. זה בדיוק הקונספט של אי. בסוף בסוף, לפי איך שהחוק מנוסח, מגיעים לעיר אילת, נכנסים לבית המלון, וחוץ מבריכה וחדר אוכל,

אם אני באתי לחמישה ימים ואשאר חמישה ימים בבית המלון - - - זה לא אמור להיות רק בית מלון. אני מציע שאת כל הכוחות שאתה משקיע עכשיו על הסעיף הזה, תשקיע על הסעיף שדיבר ראש העיר קודם, שאנחנו נותנים לממשלה את האפשרות לעשות כאן, כדי שבאמת זה לא יהיה רק המלון, אלא גם דברים נוספים בצורה חכמה ומושכלת, קניות ואטרקציות כאלה ואחרות. תאמין לי שזה יותר חשוב מאשר שייסעו לעין גדי או למקום אחר ויפגשו מישהו מירושלים שידביק אותם. אני רואה שזאת רוח הוועדה וגם רוח המציעים. לכן אני מציע להוריד את העניין הזה, כי הוא גם מהווה אפליה חמורה עבור התושבים, ויואב צודק במיליון אחוז. אין שום בעיה שכל אחד שנכנס לעיר, לצורך העניין לאוהל בחוף הים, ייתנו לו צמיד שעליו כתוב מתי הוא נכנס. בסוף אנחנו לא רוצים לפגוע בחוויה התיירותית. אם אתם קוראים לזה אי, תתייחסו אליו כמו אל אי. אי-אפשר לקרוא לזה אי. אנחנו נמצאים בוועדה. יש דברים שהולכים בהצבעות ויש דברים שהולכים ברוח הוועדה. רוח הוועדה כרגע שהנושא הזה ירד מסדר היום. אני מציע שמשרד הבריאות ישלח פרחים לחברי הוועדה. שאלת הבהרה, האם החוק הזה מתייחס רק לאילת, או שיש פה איזשהו תיקון שאנחנו מדברים עליו? מה את רוצה שיהיה? ים המלח ואילת. רק ים המלח ואילת, ואין סמכות - - -? לא. יש סמכות לממשלה. יש סמכות לממשלה? אנחנו הצענו בהתחלה, כחלק מתפקידנו כחברי ועדה, שבחקיקה לא יהיו רק מקומות מסוימים, אלא הממשלה תחליט על פי קריטריונים כל מקום בארץ. הייתה התנגדות לזה. אחר כך הצענו הצעת פשרה, אני איש של פשרות. אמרתי שנשאיר את אילת ועין בוקק, אבל נכתוב שהממשלה תוכל לחשוב על מקומות אחרים, בהתאם לקריטריונים הללו, ולכן זאת הצעת הפשרה.

גם לזה משרד הבריאות, אני לא מתנגד הוא כנראה מתנגד, לפחות מה שאמרו לנו.

לפי מה שאני מבינה, משרד הבריאות מתנגד גם לזה. ואנחנו על הצעת הפשרה הזאת עומדים, שמצד אחד מנצנצים את אילת ואת ים המלח, כי זה נבדק והממשלה הגיעה למסקנה, ששם אפשר לעשות. במקומות אחרים, הממשלה תבדוק ותראה מה אפשר. אבל אנחנו לא נעשה חקיקה פרסונלית וגם לא חקיקה פרסונלית, שמונעת מעיר אחרת שיש לה אותם מאפיינים, אם יהיו לה ואם היא תוכיח את זה ואם הממשלה תגיע למסקנה הזאת, ולכן זאת הצעת הפשרה שלנו. (ד)הממשלה רשאית לקבוע בהכרזה על אזור תיירות מיוחד כי ביצוע בדיקת קורונה שהצגת תוצאותיה היא תנאי לכניסה לאזור האמור, לאדם שמתקיים לגביו תנאי מהתנאים שבסעיף קטן (ב), תהיה בתדירות נמוכה מהנדרש בסעיף קטן (א), הכול כפי שתיקבע בהכרזה, הממשלה רשאית לקבוע כאמור לגבי כל קבוצת האוכלוסייה שמתקיים בה תנאי מהתנאים שבסעיף קטן (ב) או לגבי חלק ממנה. אנחנו אפשרנו לאותה קבוצה שמופיעה בסעיף (ב) אלה אותם תושבים, אותם אלה שמגיעים ללוויות וכו' שתהיה לה בדיקת קורונה מהירה. פה אנחנו מאפשרים לממשלה לקבוע בהכרזה,

היא יכולה להיות אחת לשבוע.

תושבי העיר ואוכלוסיות כאלה ואחרות יצטרכו פעם בשבוע, פעם ב-10 ימים וכדומה. אבל המינימום לפי החוק זה 72 שעות. המינימום זה 72 שעות.

תלוי מאיזה צד אתה מסתכל, הכי הרבה שאפשר לדרוש מהם זה פעם ב-72 שעות. מדברים שלושה חודשים על בדיקות מהירות ואין בדיקות מהירות, אני צודק אנשי משרד הבריאות? אין בדיקות מהירות.

ישב פה סגן השר קיש, וזאת השאלה הראשונה שאני שאלתי אותו. הוא אמר שיש. אין בדיקות מהירות, למה זה לא קורה? אפשר לבטל את החוק, אם אין בדיקות. כל זמן שיש בדיקות מהירות, סבבה. אם אין בדיקות מהירות, תאפשרו פעם ב-10 ימים. אני מציעה לראש העיר, אני דיברתי אתך על הבדיקות המהירות. קח לך את חברת Tera, בדיקה של דקה שעולה שני דולר, למה לא לוקחים אותה? אף אחד לא יודע. שימשיכו לחכות, נראה מתי משרד הבריאות יבחר מישהו שיעשה פה בדיקות מהירות?

אנחנו שלושה ימים פה, אתה צודק בכול. יש מושג שאומר: האויב של הטוב הוא הטוב יותר יותר. אני רק אומר שה-72 שעות זה דבר - - - - אני גם אומר, והשאלה הראשונה ששאלתי את סגן השר הייתה על זה. הוא נתן פה תשובה רשמית, ואני מקווה שהוא יעמוד מאחוריה. הוא אמר כאן: אנחנו שומרים 100,000 בדיקות עבור אילת. מותר לי להציע הצעה? כל עוד אין בדיקות מהירות, אני מבקש שהבדיקות תהיינה אחת ל-10 ימים. לא יכול להיות שנצטרך להכביד על תושבי אילת בבדיקות פולשניות כרגע, למה?

תושבי אילת פטרנו. גם הבדיקות המהירות הן פולשניות. הוסבר לנו שהן פולשניות באותה מידה. את השאלות האלה שאלנו כולנו, ואתה היית כאן אתנו והכול בסדר. יש לי תחושה שכאילו הגענו לקו הגמר, אחרי שאתה יודע כמה כוחות אני והחברים השקענו בעניין הזה. אין לי בעיה, מותר לך לעמוד על שלך,

לא רק מותר לך, אבל לחכות עכשיו לדקה התשעים בעניין הזה ועכשיו, זו החלטה שלך. אתה צריך להחליט, אם אתה רוצה שבגלל זה נעצור את הדיונים וניכנס עכשיו למשא ומתן עם הממשלה על העניין הזה או לא. אני מבין שאני נאנס פה בקלות, אבל - - - אתה יודע מה? אני סוגר את הדיון. ראש העיר, אני סוגר את הדיון. ראש העיר, יש גם מה שנקרא, איך אומרים? גם במקום הזה יש יושר. אני רוצה שנבין דבר אחד, את השאלות האלה שאלתי. את ההסכמה על הנוסח הקודם, שהוא פי אלף יותר גרוע ממה שיש כאן עם כל מה שעשינו, אתם נתתם לפני כמה ימים, אחרת זה לא היה מגיע לוועדה.

יכול להעלות דברים, זה בסדר. אנחנו העלינו דברים ונלחמנו,

גם נלחמנו לגבי האפשרות בערים אחרות,

כי זה התפקיד שלנו. כן, זה התפקיד שלנו, אבל אני אומר עוד פעם אפשר עכשיו לחייב את הממשלה ל-10 ימים, ואגב להזכירך, הוועדה גם הכינה את זה ל-72 שעות וגם הייתה הצהרה אתמול של משרד הבריאות, שבהנחות מסוימות פעם בחמישה ימים. היה דו-שיח, אפשר לתקן הכול, אבל כרגע לנסות להציג שאנחנו אונסים את העיר אילת בעניין הזה - - אל תשתמשו במילה "אונס". - - אני חושב שזה לא במקום, ואני יכול לייחס אותה רק קצת לעייפות החומר. אני מציע להתקדם, אם רוצים. אני אומר גם לראש העיר ואני אומר גם לחבריי פה כולם, מה שמשותף לכולם זה שכולם רוצים לעזור לעיר אילת,

בנקודת זמן זו יש מחלוקות, יהיו גם הסתייגויות לחוק הזה. אני אכנס רגע לנעליים של משרד הבריאות. נאמר פה אתמול לדוגמה,

כתוב גם שהממשלה יכולה לאשר. על מנת שנוכל להתקדם, אני

סעיף (ה)(1) מדבר על אותם כוחות חיוניים שוטרים, חיילים וכו' שלא יצטרכו לעבור בדיקה או להציג בדיקה, כשהם נכנסים לעיר. סעיף (2) מדבר על תושבי העיר, שיש להם בדיקת קורונה חיובית ולכאורה לא יכלו להיכנס לעיר מאפשרים להם להיכנס לעיר ולנסוע לבית שלהם. סעיף (3) מאפשר שהממשלה תהיה רשאית להכריז על נסיבות מיוחדות, כשבאותן נסיבות לא יידרשו בדיקות כתנאי לכניסה לאזור המיוחד. להשאיר אפשרות לשיקול דעת - - - - שיקול דעת של הממשלה. וגם מקרים, כמו אמבולנס. בהמשך לסעיף שדיברנו קודם על האפשרות להחריג מהצורך בבדיקה אוכלוסיות מסוימות, בעיקר אנחנו מדברים על תושבים, אנחנו הצענו להוסיף פה מה שמופיע בצהוב בעמוד 9: "על אף האמור בסעיף קטן (א), הממשלה תקבע בהכרזה, לאחר שהובאה בפניה עמדת משרד הבריאות, כי החובה להציג בדיקת קורונה בכניסה לאזור לא תחול על ילד שמתקיים לגביו תנאי מהתנאים בסעיף קטן (ב)" זה אומר התושב או החריגים האחרים שחייב להיכנס, לא תייר "מתחת לגיל שייקבע בהכרזה". זאת אומרת שמשאירים לממשלה את שיקול הדעת לקבוע מה הוא הגיל, אבל מכיוון שגם בדיון הקודם עלה העניין של החרגת ילדים מתחת לגיל מסוים, האמירה פה שמחייבים את הממשלה לקבוע איזה רף מינימלי של ילדים, אני מניח בגיל צעיר יחסית, שלא יחויבו בבדיקה בכניסה. אני חוזר ל-(3). אם יהיה צורך לקבוע "נסיבות מיוחדות שבהתקיימן לא תחול החובה", שזאת הקלה, אני רק רוצה שיהיה פתח שאם תהיה הכרזה ולאחר שבוע יחליטו להוסיף את התנאי הזה, לעניין חיתוך הזמן של החלטה מחודשת, לא יצטרכו לראות את זה כהחלטה מחודשת. יש הכרזה ובתוכה יש תנאים. אם ירצו להוסיף תנאים מקלים לפי (3), כי נגלה בפרקטיקה שיש בזה צורך, אולי שלא צריך יהיה לחשב מחדש את תקופת ההכרזות או לא ניגע בזה.

הדס אגמון מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. שלום רב ותודה על רשות הדיבור. בהמשך להערה שהעלה עכשיו היועץ המשפטי של הוועדה, אני רוצה לעמוד על הצורך בחריג הזה של החובה להציג בדיקות קורונה, שנוגע לא רק לילדים, אלא לאנשים עם מוגבלות. מדובר באנשים ספורים, אולי כמה עשרות בודדות של אנשים וילדים עם מוגבלות, שמגיעים לאזורים המדוברים, לאילת בעיקר, באופן יום יומי כדי לצרוך שירותי רווחה, מפעלים מוגנים למשל, או מסגרות של חינוך מיוחד. הבדיקות שנדרשות הן בדיקות פולשניות, כמו שידוע לנו, ויכולות לגרום למצוקה יוצאת דופן מבחינתן. מדובר באנשים ובילדים שמגיעים בדרך כלל בהסעה עד למסגרת שבה הם נמצאים ובסוף היום יוצאים חזרה,

הם לא באים באיזשהו חיכוך, ובטח לא חיכוך רב, עם מוקדי התיירות ועם שירותים כלליים בעיר. לכן אנחנו מבקשים שתהיה החרגה, שחלה לא רק על ילדים מתחת לגיל מסוים, אלא על כל האנשים עם מוגבלים שמגיעים לצורך את השירותים האלה. אני לא ראיתי בסעיף (ב) במטרות מסגרות חינוך, אלא רק מסגרות רווחה, שגם את זה צריך לטעמנו לתקן. צריך לבדוק, כי אם הם באים לקבל טיפול רפואי או טיפול סוציאלי, הם ייכנסו במסלול המהיר, אבל הדס לדעתי מכוונת אל מטרות נוספות שהאנשים האלה נכנסים, כשהדבר נובע מהמצב שלהם ולא מהמטרה. היא מדברת על פטור מבדיקה. נכון, לכן זה לא ייכנס. לא הבנתי למה זה לא ייכנס. רק חלק מהם ייכנסו. מה למשל לא ייכנס? ילדי חינוך מיוחד. ילדי חינוך מיוחד לא ייכנסו? גם, אבל גם לדעתי הדס מדברת על בגירים. אלה יכולים להיות גם בגירים, שמגיעים למפעל מוגן יום יום. מפעל מוגן זה עדיין אנשים עם מוגבלות. למיטב ידיעתך, כמה כאלה יש באילת? בטח יש כמה עשרות. להבנתנו מדובר בעשרות. על ילדים מדובר על פחות, בערך חמישה, שבעה ובמשרד הרווחה מדובר בעשרות בודדות. אלה נראים לי מספרים שאפשר להתמודד איתם. גורמי המקצוע אצלנו גם נמצאים בקשר עם משרד הרווחה. אף אחד לא חושב בכוח לקחת אדם עם מוגבלות

בדיוק בשביל זה נועד - - - זה בחריג או לא? תוכלו לייצר את הדיאלוג ביניכם? יואב, הם יעשו את זה. מה זה יעשו את זה? חברים, אני לא אגיד את זה עוד 10 פעמים. אמרתי את זה גם לראש העיר וגם לכם. אין מצב שמעבירים אותם בדיקה כל 72 שעות, כן? בוודאי שלא, ולדעתי זה גם לא יהיה, אבל יש פה עדיין מרחב אני אומר עוד פעם, שהאויב של הטוב הוא הטוב ביותר. בסוף יש חוק, בסדר? אני לא רואה סיבה בעולם - - - אני גם לא רואה, וגם הם אומרים שהם לא רואים סיבה. אז שיכתבו את זה. הם לא יודעים לכתוב את זה. אני מניח שעדיף לכתוב, כי אחרת - - - ברור.

תכתבו, גם משרד הבריאות אומר שזה בסדר. אנחנו ביקשנו שהגמישות הזאת תישאר בהכרזה. לא, אין גמישות. הרעיון הוא ליצור דווקא נוקשות. לא, פה תהיה נוקשות. ההגדרה היא מאוד רחבה. אני לא מוכנה לשום גמישות. תקשיבו, לא מדובר במספרים גדולים, אין סיבה. אלה גם מספרים קטנים וגם עול גדול להפיל על אנשים, אני חושב שפשוט צריך לכתוב את זה. הרי מה שאנחנו מציעים פה זה משהו מאוזן במובן הזה, שההצעה היא לחייב אתכם לשקול. אתם תקבעו איזה, כי לא דין אדם עם מוגבלות שנשברה לו רגל או בכיסא גלגלים כדין אדם שזה יכול ליצור לו קושי פסיכולוגי. לכן אני חושב שברוח הדברים שעלו מחברי הכנסת אלהרר וסגלוביץ, לא תחול על ילד או אדם עם מוגבלות, שמתקיים לגביו תנאי מהתנאים בסעיף (ב) מתחת לגיל או בתנאים שייקבעו בהכרזה. אתם תקבעו את התנאים המפורשים, אבל אתם תהיו חייבים לבדוק על ילדים ועל אדם עם מוגבלות בתנאים המקצועיים שאתם תחשבו. אני חושב שזה מאוזן מאוד. - - - דיאלוג בין המשרדים. אני כל כך מתבייש שאנחנו צריכים להתווכח על דבר כזה. באמת בושה. ולכן אני אומר את מה שאני אומר. אני רוצה לראות אותם מתעסקים עם - - - אתה לא תאמין כמה אתה תראה אותם,

גור, לגבי הנוסח האחרון, זה לא בתנאים שתקבע בתנאים אפשר, אבל זה מסוגים שתקבע הממשלה, כי הגדרה של אדם עם מוגבלות היא מאוד מאוד רחבה. זה לגבי אנשים עם מוגבלויות מסוימות,

מסוגים מסוימים. בסדר, או מסוגים. יש סוגי מוגבלויות שזה רלוונטי, יש סוגי מוגבלויות שזה לא רלוונטי - - - "מתחת לגיל או מסוגים - - - (ו)הממשלה רשאית לקבוע בהכרזה על אזור תיירות מיוחד כי לא יעלה אדם שאינו מהמנויים בסעיפים קטנים (ב) או (ה) על כלי טיס, כנוסע, לשם הגעה לאזור תיירות מיוחד, אלא אם כן הציג לפני העלייה לכלי הטיס תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 72 השעות שקדמו לעלייתו כאמור, או אישור החלמה, ורשאית הממשלה לקבוע בהכרזה הוראות נוספות הדרושות ליישום ההגבלה האמורה. הכוונה שכל מי שמגיע בטיסה על מנת להיכנס לאותו אזור תיירות מיוחד, לצורך הדוגמה אילת, להבדיל מכל אלה שזכאים לאותן בדיקות מהירות כמו תושבי המקום, יידרש להציג בעלייה למטוס את אותה בדיקה של ה-48 שעות, שלא ייווצר מצב שטסתי,

אני גם לא זכאי לבדיקות המהירות, ואז תיווצר אנדרלמוסיה. אם אני לא נוסע בכלל לאילת - - - בגלל זה כתבנו "לשם הגעה לאזור תיירות מיוחד", ולכן גם כתבנו "רשאית הממשלה לקבוע בהכרזה הוראות נוספות הדרושות ליישום ההגבלה", כי יכול להיות מצב כמו שאתה אומר בצדק, אם אני לא מגיע לאילת אלא לאזור אחר,

אז אני לא אצטרך. כשהוא עולה בנתב"ג, מה בודקים? צריכים לעשות איזה תשאול. בגלל זה כל ההוראות הנוספות, לבדוק לאן הוא בדיוק מגיע. אם הכוונה שלו להגיע לתוך אילת, הוא יצטרך כתנאי לעלייה למטוס, להציג את אותה בדיקה של 48 שעות. ואם אני חוזר לסיפור האוהל, אני לא יכול? תצטרך להציג את הבדיקה. בדיקה כן. ברור. אוהל באילת אין בעיה. אנחנו מגיעים לסעיף 12ה. זה הסעיף שבו יש הצעה של הוועדה, שמופיעה בצהוב בתחילת עמוד 10. במקום הנוסח הממשלתי, שמופיע בתחתית עמוד 9, ההצעה היא לכתוב כך: "אין בהכרזה על אזור תיירות מיוחד כדי לגרוע מתחולת הגבלות שנקבעו בתקנות לפי סעיפים 6 עד 12, ואולם הממשלה תקבע בתקנות הקלות להגבלות בעניינים המפורטים להלן, בשים לב לצורך לאפשר פעילות תיירותית באזור, לצורך למנוע הדבקה בנגיף הקורונה בציבור" וצריך להוריד פה את המילים ו"להגבלות המנויות בסעיף 12ד: (1)פתיחה לציבור של מתקני ספורט,

גני שעשועים,

פארקים וכיוצא באלה במרחב הציבורי שהוגבלו לפי סעיף 7(א)(3); (2)פתיחה של עסקים לפי סעיף 8, לרבות לעניין קבלת קהל בהם, והקלות על ההתקהלות או על מספר השוהים בעסקים כאמור, (3) קיום אירועים לפי סעיף 9. אתה קורא מהנוסח הלא נכון. הנוסח המוצע הוא בעמוד הבא, הנוסח הצהוב. אז תקרא קודם, ואם יש לך הערות תגיד אותן. אתם מפנים אותי להצעה

מאיר, עדיף לך שיפתחו. הסברתי גם אתמול, אני לא פועל בכוחניות,

אני בא ממפלגה שלא פועלת בכוחניות,

דגל התורה לא פועלת בכוחניות.

שהיינו חייבים ואנחנו חייבים, כי בלי זה לא יהיה חוק, את מה שכתבנו כאן. כל אחד מבין, שתכלית החוק הזה היא לעשות אי תיירותי בגלל האופי המיוחד של העיר ובגלל אותם חלקים שאנחנו מבינים שאין תיירות בלי דברים נוספים, אבל לחייב את זה באופן אוטומטי מלא לא רצינו, ואני יכול להבין את הממשלה בעניין הזה, וסליחה שאני נחמד עם הממשלה, כי כל פעם שאני מבין אותה, אני חוטף כנראה מכיוון אחר. לדעתי זה מאוזן ובזה עשינו את חובתנו, לא במאה אחוז, אבל ב-95%, ואיך אומרים? בוא נשאיר גם לממשלה לעשות את השאר, ואני מקווה שלא יעשו טעויות.

שבהתוויה הזאת הממשלה תצטרך לעשות את זה.

היושב-ראש, בהנחה שאתה תוביל להארכה וזה יעבור קריאה שנייה ושלישית, אני רוצה שתסבירו לי ולחבריי מה אני אומר מחר ל-4,500 אנשים שמפעילים עסקים ועוד 6,000 אנשים, מה הסיבה שהמלון פתוח והם לא פתוחים? אני רוצה להיות הדובר שלכם, מה אני אומר להם? מאיר, אם לא תתחיל במהלך להפוך את אילת לאי תיירותי, הסיכוי שהחנויות ייפתחו בלי קשר לשאר המדינה, לא קיים. אם זה יהיה אי,

זה ההסבר. אני עדיין אומר שהמילים "בד בבד" לא יוצרות בעיה לאף אחד. הן עושות, כי אם הם יחליטו בסוף לא לפתוח את החנויות, גם לא יהיו בתי מלון. גם הנוסח הנוכחי יותר מחייב ויותר קובע את שיקול הדעת של הממשלה ממה שאנחנו רצינו. הכול תלוי במצב התחלואה. כרגע מצב התחלואה לא יציב ולא טוב. אבל אם אתם מבודדים, אין לכם סיבה. קארין, לא צריך להתווכח, אמרנו את עמדתנו. מי שלא רוצה, שיזרוק את זה לפח. אנחנו כנראה נגיש הסתייגות לסעיף הזה. מאה אחוז, אנחנו פועלים כחוק, אנחנו ועדה מסודרת. גם אנחנו נגיש הסתייגות. אתה רואה? בגלל שמשרד הבריאות מגיש הסתייגות, גם אתם מגישים הסתייגות. אני מבקש ממשרד הבריאות, כדי שלא תהיה לנו הסתייגות של יש עתיד-תל"ם, תורידו את ההסתייגות שלכם... לא של יש עתיד, של הוועדה. ניצן הורוביץ, תן לנו דיווח מארצות הברית. עכשיו אנחנו בענייני אילת. הוא צודק בעניין הזה, אני תומך במה שאומר ראש העיר ואני חושב שזה כן צריך להיות בד בבד, אחרת אין היגיון. יעקב, אמרת שאנחנו ועדה רצינית. קודם כל שאלתי אותך מה קורה עם טראמפ וביידן. אני אגיד לך מה ההבדל, למה שאלתי אותך את זה? כי בנושא של טראמפ וביידן אתה כל הלילה בעניין. בנושא הזה לא היית בדיון אתמול. הייתי שלשום בדיון, אני חתום על הצעת החוק ואני יודע בדיוק. אני יודע. והוא גם מקשיב לזה מהחדר, ואני יודע את זה באופן אישי. אוקי, תודה על הדיווח. אני גם בעד, אני מנסה לעשות את המשקלות הנכונות כדי להגיע היום לחוק ולא רק להצהרות. אבל ההתנגדות כאן של שרד הבריאות היא ממש לא עניינית, הם אומרים: אל תכבידו. זה לא אמיתי. תודה. גור, אפשר להמשיך לקרוא? יש לנו עוד עמוד וחצי ואז נחזור לנקודות נוספות, בקצרה כמובן. הבאת ההכרזה על אזור תיירות מיוחד לידיעת הציבור 12ו. הכריזה הממשלה על אזור תיירות מיוחד, תפרסם את עיקרי ההכרזה שיחולו לגבי אזור התיירות המיוחד לידיעת הציבור ולידיעת הנוגעים בדבר,

נגיש ומותאם לקבוצות השונות באוכלוסייה המתגוררות באותו אזור, פרסום כאמור יכול שיהיה בעיתונים, בערוצי תקשורת,

במודעות מודפסות על שלטי חוצות או בכל דרך יעילה אחרת שתבטיח את יידוע הציבור בכלל, ואת יידוע המתגוררים והעובדים באזור בפרט, בהיקף הרחב ביותר האפשרי בנסיבות העניין.

כותרת סימן ב' בפרק ד' 3. בכותרת סימן ב' בפרק ד' לחוק העיקרי, אחרי "באזור" יבוא "תיירות מיוחד ובאזור". זה יהיה באזור מוגבל ובאזור תיירות מיוחד. סעיף 29 זה סעיף העונשין לחוק העיקרי: תיקון סעיף 29 4. בסעיף 29 לחוק העיקרי, בסופו יבוא: "(4)מפעיל מיתקן אירוח באזור תיירות מיוחד שקיבל אורח למיתקן אירוח בניגוד להוראות סעיף 12ג(ג)." מחקנו פה את הקנס, זה רק עניין ניסוחי, כי הקנס מופיע בכותרת. הקנס הוא הקנס שלפי 61(א)(1) לחוק העונשין עדיין, שזה קנס מרבי של 14,400 שקל, והעבירה היא על מי שמפעיל את מתקן האירוח ואת המלון - - 1,000 לכל אורח. לכל אורח, במשפחה זה 5,000. תיכף נדבר על העניין המנהלי, בינתיים זה עצם קביעת העבירה כעבירה, שהיא הבסיס לקביעת עבירה מנהלית, קביעת קנס מנהלי - - - שקיבל בלי שהוא ראה שיש להם בדיקה שלילית או שהוא מחלים,

סעיף 30 5. בסעיף 30(ב) לחוק העיקרי, בפסקה (3), במקום "לפי סעיף 29(3)" יבוא "לפי סעיף 29(3) או (4)". זה מה שאמרה סתיו, וזה אומר שקנס הוא קנס של 1,000 שקלים חדשים על כל אורח?

זה מוטל כמובן על המפעיל של המלון, זה לא מוטל על האדם הפרטי. תיקון סעיף 31 6. בסעיף 31 לחוק העיקרי, בפסקה (2), במקום "לפי סעיף 29(2)" יבוא "לפי סעיף 29(2) או (4)". זה אומר שהגורם המוסמך להטיל את הקנס הוא לא רק שוטר, אלא כל הגורמים שמופיעים ב-25(א), לרבות מפקחים עובדי מדינה ופקחים של הרשויות המקומיות. זה מוביל אותנו לסעיף 7, ששלחתם לנו בלילה נוסח מעודכן שלו שמופיע אצלכם בטאבלטים. אני אקרא אותו ואז תסבירו: "בסעיף 32 לחוק העיקרי (1) האמור בו יסומן (ב) ולפניו יבוא: "(א) הכריזה הממשלה על אזור תיירות מיוחד, יהיו נתונות לגורם המוסמך הסמכויות כמפורט להלן,

(1) לשם פיקוח על ההוראות כאמור בסעיף 12ד, בעת הכניסה לאזור התיירות המיוחד יהיו נתונות לגורם המוסמך סמכויות לפי סעיפים 26(1) ו-(2). (2) נוסף על האמור בפסקת משנה (1), לשם אכיפת ההוראות רשאי שוטר (א) למנוע כניסה של אדם או רכב לאזור תיירות מיוחד, ולאחר שסירב האדם לדרישה אף להשתמש בכוח סביר בנסיבות העניין לשם כך, (ב) למנוע ממי שסירב לדרישת גורם מוסמך כאמור בפסקת משנה (1) את הכניסה לאזור תיירות מיוחד ואף להשתמש בכוח סביר בנסיבות העניין לשם כך. (3) לשם אכיפת תקנות הקובעות הוראות ייחודיות לאזור תיירות מיוחד כאמור בסעיף 12ה רשאי שוטר להפעיל את הסמכויות המנויות בסעיף 27(א)." לכל אירוע שמסלים, לכל אירוע שיש בו

אבל שהחוק לא יחייב נוכחות משטרתית בכל מקום ומקום, זו פשוט משימה שהמשטרה לא תוכל לעמוד בה. מה עמדת משרד המשפטים?

אני אמשיך את הדברים של ערן. מה שאפשרנו כאן זה למפקחים של הרשויות המקומיות להפעיל את אותן סמכויות שניתנו להם בכל חקיקת הקורונה, סמכות דרישת הזדהות, בדיקת ידיעות ומסמכים, במטרה לאפשר למשטרה להיות באותם מקומות בסוג של שינוי התמהיל, זאת אומרת שהמשטרה לא תצטרך לעשות את אותן בדיקות מול האזרחים, אבל כן תהיה שם ככל שיהיה צורך למנוע כניסה של אדם ולעשות שימוש בכוח. אלה סמכויות שאנחנו לא נוכל לתת לפקחים של רשויות מקומיות, אבל כל הקונספט הזה מאפשר שינוי של התמהיל בין יחסי הכוחות של המשטרה במחסום לפקחים. הפקחים יהיו אלה שיעבדו באופן שגרתי, והמשטרה תהיה שם במידת הצורך כדי להפעיל את הסמכות שנתונה לה למנוע כניסה למקום, לעיר אילת, ככל שאדם לא עמד בהוראת החוק. אנחנו סיכמנו את הדברים. הרי יש לנו שתי כניסות, כביש 90 ששם יש מחסום דרך אגב, נמצאת שם נוכחות משטרתית קבועה, ולכן אין כאן שום בקשה לתוספת. אנחנו כבר חברנו לחברה שתטפל בכל התחום של הבקרה והבדיקות, וכמובן את הסמכות האכיפתית נשאב מאותו שוטר, שניים שיימצאו במקום. הדברים נכונים גם לכביש 90 וגם לכביש 12. אין לנו שום כוונה שהשוטרים יבצעו את הבדיקה פיסית, אלא יהיו מקור הסמכות שלנו, אם וחלילה תהיה בעיה. אבל הסיפור של הפקחים, שתהיה שם סמכות לאכיפה בתוך היישוב,

אני יותר מאשר אשמח אם יינתנו סמכויות כאלה, אבל כרגע אין סמכויות כאלה. אני רק רוצה להבהיר בנקודה הזאת, שאותן סמכויות שדיברנו עליהן, נתונות לגורם המוסמך, קרי: לפקחים העירוניים שעומדים בתנאי ההסמכה של החוק, אותו גורם מוסמך שפועל כל הפיקוח במתן הדוחות מכוח חקיקת הקורונה, כולל לחברות פרטיות. הפקחים הם עובדי עירייה או חברה פרטית? - - - והם לא האנשים שצריכים להיות במחסום. לא, שאלתי שאלה אחרת, הפקחים הם עובדי עירייה?

הם לא חברה פרטית או עירונית? אבל בפיקוח על המחסומים מדובר פה בסד"כ מטורף. אנחנו מדברים פה על 24/7 של שבעה, שמונה אנשים בכל משמרת במחסום אחד. זאת חברה שלקחנו שתעלה לנו הרבה מאוד כסף, ואני מקווה שגם נמצא את מקורות המימון לכך, אבל זאת לא העבודה של הפקחים, לפקחים יש עבודה משלהם, כפי שלשוטרים יש עבודה. לכן גייסנו חברה. האם לתת לחברה הזאת את הסמכות? לדעתי לא. אין אפשרות. אין אפשרות וזה לא מה שכתוב פה. מה שאמרה גבי פיסמן בצורה ברורה, שמדובר בגורם מוסמך שהוא עובד עירייה או שוטר. אין שום אפשרות בחוק לאפשר לחברה פרטית לאכוף סמכויות על שלילת זכויות כאלה ואחרות או אכיפה. זו אכיפה שלטונית, ולכן שאלתי לגבי היכולת שלך לעמוד בדבר הזה, כי חברה פרטית לא תוכל לאכוף דברים כאלה. מי שיכול לאכוף חוק, זאת לא חברה פרטית. אבל אתה ביקשת שיאכפו את החוק, אז אתם מבקשים שנבדוק אם יש לך או אין לך אישור שאתה בריא, הרי זו הבדיקה שצריכים. אותה חברה, אנשיה יודעים לבדוק אם יש לך או אין לך את האישור. מדובר בתשאול. התשאול ייעשה על ידי עובד - - - מה זה אומר? יש לי מעט פקחים, אז אני צריך עכשיו לנטרל את הפעילות העירונית? אני לא אומר לך מה לעשות, כי אתה ראש עיר, ואתה ראש עיר ותיק, אבל זו סוגיה חוקתית כמעט, זה עניין של זכויות בסיסיות ומנהל תקין של שלטון חוק. לא יכול להיות בשום מדינה דמוקרטית מתוקנת, שחברה פרטית בע"מ תהיה ברת סמכות אכיפתית על אזרח, אין דבר כזה. רק גוף שלטוני, שהוא ממשלה או גורמיה או עירייה, רשות שלטונית, רק היא יכולה לאכוף. האם זה אומר שצריך להכשיר עוד פקחים?

אבל אי-אפשר שחברה פרטית תעשה את זה, זה ברור לכולם. מאיר, המציאות היא שזה לא יהיה עם חברה. אל מול המציאות שרוצים לקיים את החוק, אני רק אומר שהדרך היחידה היא או הפקחים או להכניס פנימה גם עובדי עירייה שהם בפועל לא פקחים, ולעשות את זה בסבבים. כרגע זו האופציה היחידה, זה לא משהו שאפשר לתקן אותו, זה לא יקרה. חוק הסמכויות יש לו מבנה מסוים - - - מאיר, צריך לדבר על זה, בקיצור לפתור את הבעיה. יש פה בעיה, חברה לא תוכל לעשות את זה. אני אבדוק את זה. עובדי עירייה יכולים. דרך אגב, הפקחים שלי היום עוסקים בבדיקות של התקהלות, הם עוסקים בכל הנושאים שקשורים בקורונה.

משימות נוספות? אני רוצה להבין, אם אותו עובד שגויס על ידי חברה מוכרת דרך אגב - - - לא, הוא חייב להיות עובד של הרשות המקומית בהגדרה. וגם שעומד בתנאים מסוימים, שהוא עבר כל מיני הסמכות. יש חברה שמאבטחת לנו את מוסדות החינוך, היא מוכרת וקיבלה תו תקן של המשטרה.

אני יודע שזה משהו אחר, אבל אני אומר שנדמה לי שזו החברה שאמורה לבצע את משימת הבדיקה. מאיר, אלה רק עובדי עירייה. צריך להיערך לזה, אלה רק עובדי עירייה. זה לא היה ברור לנו עד עכשיו.

יש שם איזשהו תמהיל בין עובדי עירייה שיפעילו את הפקחים בהתאם לחוק הסמכויות שידרשו את ההזדהות או המסמכים, ויהיו שם גם שוטרים שיאכפו במידת הצורך את מה שדובר פה, את מניעת הכניסה, את הפעלת כוח, זה המודל. בכל מקרה אתה תצטרך שיהיו שם גם שוטרים כדי להפעיל את הסמכויות של הפעלת כוח. בכביש הערבה בכל מקרה יש קבוע תמיד. אנחנו נשארנו עם אותו מודל שנקבע בחוק הסמכויות ביחס להפעלת סמכויות על ידי גורם מוסמך. מי שמפעיל את הסמכויות, אותן סמכויות שניתנו בחוק המסגרת לדרישת הזדהות ולדרישת ידיעות ומסמכים, אלה אותם אנשים, אותם פקחים שכבר הוכשרו ויודעים איך לפעול מול האזרחים. אנחנו לא חושבים שנכון לתת את זה, בוודאי לא לאנשים שאינם עובדי עירייה, אבל גם לא עובדי עירייה שלא הוסמכו והוכשרו - - - זה ברור, זה גם רשום וכתוב. זה אותו גורם מוסמך שמוסמך לפי החוק. גבי, זה ברור. ברור, מדובר בחלופות שמופיעות בסעיף 25(א) לחוק, 25(א)(3),

(5) ו-(6), שבהתאם למה שנקבע שם זה עובד רשות מקומית שהוסמך עד תאריך מסוים לפי חוק עבירות מנהליות, פקח עירוני לפי החוק הרלוונטי כל הדברים האלה, כפי שמופיע בחוק הסמכויות. כמובן שאין כוונה לשנות את זה. אנחנו חוזרים לנוסח שבפניכם, סעיף 8: בסעיף 44(ד) לחוק העיקרי, (1)בפסקה (1), אחרי "או לפי סעיפים" יבוא "12ג, 12ד"; (2)אחרי פסקה (2) יבוא: "(3)ההגבלות לפי סעיפים 12ג ו־12ד לא יחולו על עובדים כאמור בפסקה (2) בעת מילוי תפקידם." פה מדובר בסעיף שעוסק בסייגים לתחולה. מדובר פה בהקשר הזה בסעיף שעוסק בסייגים על חברי כנסת,

מבקר המדינה ועובדי משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית וראשי רשויות מקומיות, כולם בקשר למילוי תפקידם, וחברי מועצת רשות מקומית לעניין השתתפות בישיבות המועצה כמו שהם מוחרגים מהגבלות אחרות בסעיפים 6 ו-7, שזה הגבלות במרחב הפרטי, במרחב הציבורי והגבלות תנועה באזור מוגבל, הם גם מוחרגים בהקשר הזה של אזור תיירות מיוחד. הסעיף הנוסף זה שהעובדים שלהם גם הם יהיו פטורים מהמגבלות האלה שקשורות בבדיקות קורונה ובעצירה במחסום, אבל הכוונה רק בעת מילוי תפקידם, כלומר: כשהם נמצאים עם אותו אדם שהם עובדים אתו.

"9. בסעיף 46(א) לחוק העיקרי, אחרי "באמצעות ועדת שרים" יבוא "לעניין הכרזה על אזור תיירות מיוחד". הכוונה שקבינט הקורונה יכול להחליט גם על הנושא של הכרזה על אזור תיירות מיוחד, זאת בעצם ההסכמה. זה הסעיף שאומר שהממשלה יכולה לפעול באמצעות קבינט הקורונה. לצד זה שהיא פועלת בהקשרים אחרים, בעיקר בנושא של תקלות, גם עניין הכרזה על אזור תיירות מיוחד יוכל לפעול באמצעות קבינט הקורונה. עד כאן הסעיפים שלא הקראנו. עכשיו נחזור לכמה מהתיקונים המוקדמים יותר. יש פה נושא של אישור מחלים. סעיף 2. אני בעמוד 2, נושא של אישור מחלים. יש לכם תשובות לגבי נושא מחלים במשרד הבריאות? (היו"ר יעקב אשר, 10:37) אני בעמוד 2, הנוסח המוצע בתקנות על פי סעיפים 6 ו-7: "אחרי סעיף קטן (ב)

בתקנות לפי סעיפים 6 ו-7 שהותקנו לפי סעיף קטן (א) ובהכרזה על אזור מוגבל לפי סעיף 13(ג) ייקבעו סייגים להגבלות הקבועות בהן לגבי מי שניתן לו אישור החלמה, ובלבד שהדבר מוצדק בנסיבות העניין ואין בו כדי לפגוע בתכליות המנויות בסעיף קטן (א)". אני אשמח להתייחס קודם התייחסות כללית לגבי הצעת החוק ואחר כך גם לסעיף הזה. אתמול הצגנו את העמדה שלנו בדיון לגבי כל הסוגיות המרכזיות של הצעות החוק. היו כמה נושאים מהותיים שדיברנו עליהם, שהיה לנו מאוד מאוד חשוב שיישארו כפי שהם בנוסח של ההצעה הממשלתית. השאלה של קביעת קריטריונים, הקריטריונים הנוספים או למעשה השאלה איזה אזורים ייקבעו בהכרזה, האם אנחנו מדברים רק על אילת וים המלח, או על אזורים נוספים. כפי שאנחנו הסברנו אתמול, מלכתחילה הצעת החוק נכתבה בצורה הזאת. יש סיבה שבגללה האזורים שנקבעו הם האזורים האלה: הייחודיות הגיאוגרפית שלהם, הניתוק שלהם מאזורים אחרים והיכולת גם לנטר אותם, גם לשמור על סטריליות יחסית מבחינה בריאותית של האזור. אלה הנקודות שהיו מאוד חשובות לנו, שהן באמת ייחודיות לשני האזורים האלה, ולכן ביקשנו שהנוסח יישאר בהתאם להצעה הממשלתית. הוועדה דנה בזה, והוועדה הציגה את הנוסח המרוכך. גם בנושא הזה אנחנו נידרש להגיש הסתייגות, ככל שהוא יישאר. נושא העסקים דיברתי עליו קודם. הנושא השלישי זה הנושא של אישור המחלים, שלמעשה מבקש לתקן את סעיף 4 לחוק ולקבוע במקרה של הגבלות לפי סעיפים 6 ו-7 לחוק וסעיף 13(ג), זאת אומרת הגבלות על יציאה מהבית או הגבלות של אזור מוגבל, זה נושא שהוא לעמדתנו נושא חדש, הוא לא נוגע בכלל להצעת החוק, הוא לא מתייחס להכרזה על אזור תיירותי. אנחנו חושבים, כפי שגם הצגנו אתמול, שזה נושא שצריך לשקול אותו בכובד ראש, יש לו הרבה מאוד היבטים גם יישומיים,

גם מקצועיים בריאותיים, זה לא נושא שהוא בשל להכניס אותו בשלב הזה להצעת החוק, ולמעשה לחייב את הממשלה בכל מקרה שהיא קובעת הגבלות מכוח הסעיפים האלה, גם לשקול סייגים שנוגעים - - - לשקול, את אומרת לחייב, ואת מוסיפה את המילה שדאגתי שתהיה בתוכו,

אם זה נראה לך דבר שהוא לא הגיוני ולא אינטליגנטי, אני לא יודע מה כן.

לא כתוב "ישקול", כתוב שהממשלה תקבע סייגים, ובאמת יש איזשהו מבחן שהוספתם שמרכך את הנוסח. אני מוכן גם להכניס את ה"תשקול". עדיין מבחינתנו הנושא הזה - - - אני כבר עכשיו אומר לך, שאני מוכן להכניס גם את ה"תשקול", ואני אגיד לך גם למה לדעתי זה לא רק לא נושא חדש, אלא הוא קודם כל נושא ישן מאוד כאן בוועדה. היו לפני כחודש וחצי נציגים שלכם, גם פרופ' גרוטו וגם אחרים. הנושא הזה הועלה, יש היום במדינת ישראל למעלה מ-300,000 מחלימים,

עשרות אלפים שיש להם בדיקות סרולוגיות. הכלי הזה הוא כלי, הוא לא דבר אוטומטי, הוא אינדיבידואלי. הכלי הזה הוא כלי נורא נורא חשוב. לא היה אף פעם אחת, שמשרד הבריאות אמר שזה לא כלי לגיטימי ונכון' הפוך, רק אמרו שהקימו צוות והצוות עכשיו יבדוק איך אפשר לעשות את זה, האם בנייר או האם בכרטיס או בדברים מהסוג הזה. אני שמחתי מאוד לראות בהצעת החוק על האיים הירוקים, שהממשלה הגיעה למה שאנחנו אמרנו. תשתמשו גם בכלי הזה, תחליטו מתי ואיפה. כמובן שזה לא נותן אפשרות ל-1,000 סרולוגים לעשות עכשיו עצרת למופע זמר ענק בתוך אזור מוגבל, וזה מה שביקשנו. אם אנחנו נמצאים כאן בתיקון של חוק הסמכויות הגדול, אנחנו לא מתקנים ולא מסתכלים מה קורה פה מסביב. אם משרד הבריאות ואני אומר את זה כמחמאה הבין שהכלי הזה הוא נכון לדברים מסוימים, אנחנו רק מבקשים שהכלי הזה יבוא לידי שימוש גם בדברים אחרים בהחלטות של הממשלה. אנחנו לא מחליפים את הממשלה, אנחנו רק ביקורת על הממשלה. לכן אני חושב: א. שאין פה נושא חדש, ואם יש לכם טענה כזאת, יש מקום שבו מתבררות הטענות האלה, בוועדת הכנסת, ואני אומר באמת שאין; ב. ואני מציע לכם שוב לקרוא וגם להוסיף את המילה - - - יש גם אפשרות אחרת, יש גם כל מיני נוסחים אחרים. אנחנו יכולים לנסח ולהגיד משהו יותר מרוכך שתקנות לפי סעיפים 6 ו-7, אני צריך לעשות סעיף מקביל בעניין של אזור מוגבל, כי מבחינה נוסחית אני חושב שזה לא יהיה באותו סעיף.

יותקנו בשים לב לאפשרות לקבוע סייגים להגבלות לגבי מי שניתן לו אישור החלמה, ובלבד שהדבר מוצדק בנסיבות העניין. מקובל עליי גם. אנחנו לא מקלים ראש בחשיבות של הנושא וגם לא בפוטנציאל, אבל אנחנו חושבים שנושא שהוא כל כך לא בשל כרגע מבחינה מקצועית - - - אז הוא יהיה על השולחן שלכם. הוא יכול להיות על השולחן, וזה בסדר, אנחנו לא חושבים שנכון לשלב אותו בחקיקה. שמעתי. אפשר לחזור על הניסוח? בוא נקשיב שוב לניסוח. אני לא אפסול על הסף כמובן בלי להתייעץ עם הגורמים במשרד - - - בואי שוב נקשיב לניסוח, נראה לי שהוא יכול לפתור את הבעיה. זאת תופעה לא חדשה, שאומרים את הלא לפני ששומעים את הניסוח. יש ניסוח יותר מרוכך, שאנחנו אומרים שתקנות לפי סעיפים 6 ו-7 ושוב אני אומר שאנחנו נעשה משהו מקביל לגבי האזור המוגבל, יותקנו בשים לב לאפשרות לקבוע סייגים להגבלות שבהן, שבתקנות, לגבי מי שניתן לו אישור החלמה, ובלבד שהדבר מוצדק בנסיבות העניין ואין בו כדי לפגוע בתכליות המנויות בסעיף (א); רק בשים לב לאפשרות הזאת, ורק אם זה מוצדק, ורק אם זה תואם את התכליות. אני חושב שיותר מרוכך מזה - - - - יותר מזה, זה להגיד לא יהיה.

זה רק אומר שהדבר הזה יעבור לכם לראש. אני אומר עוד פעם, שאני מוכן ללכת לריכוך הזה. למעשה, אפשר היה אפילו לומר, שבגלל החובה שלכם כשאתם מתקינים תקנות לשקול את הפגיעה בזכויות, אתם ממילא מחויבים לשים לב לדבר הזה, כי אם יש לכם אופציה להקל בפגיעה בזכויות באנשים - - - לכן אנחנו גם חושבים שזה - - - אבל אנחנו רק רוצים לנצנץ את הדבר הזה. אל תתני לי תשובה עכשיו, ואני מקבל את התיקון הזה שיוטמע. אני רוצה רק לומר לך דבר אחד. בכל מקרה אני אבדוק את הנוסח הזה, אבל ככל שהנוסח נשאר ואנחנו לא נקבל אותו, עדיין העמדה שלנו שזה נושא חדש. אוקי, את אמרת נושא חדש. אין בעיה, אנחנו נדון בזה. אני רוצה לציין שלפי התקנון נציג של הממשלה לא יכול להעלות נושא חדש, אלא אם יש את זה בכתב על ידי שר או סגן שר עד המועד שנקבע לדיון בוועדת הכנסת לפי סעיף 85(ב) לתקנון. הם יודעים את התקנון, בזה אין לי ספק. את התקנון הם קראו שש פעמים, את ההצעה הזאת הם לא קראו אפילו פעם אחת. עם כל הכבוד, אנחנו כאן ועדה,

אני לא מדברת אליך אישית, רק את הנציגה אז קחי את מה שנקרא לא ברמה האישית אנחנו דנים חודשים על חוק הסמכויות, עם ויכוחים עם חברים טובים שלי פה בוועדה.

שיש סמכויות מסוימות, שאתם שולפים כשאתם רוצים, ואת זה אני דווקא מעריך. שלפתם את זה גם בנושא של כניסה לארץ, בלי שיש לזה איזשהו אזכור בכל החוק הגדול שאמור לתת לכם את הסמכויות, ואני מדבר גם לאוזני משרד המשפטים. שלפתם את זה פה, וטוב שעשיתם את זה. אני שמחתי בגלל שזה הגיוני. זה מה שאני זועק כבר חודש וחצי כאן ואומר שיש לכם עוד כלי, תשמשו בו במשורה, תשתמשו בו. יש איזה קהות חושים שלא לצאת לרגע ולחשוב מחוץ לקופסה. אל תעני לי, אני לא מתקיף אותך, אני רק מדבר אליך, תעבירי הלאה את הכדור. אני אומר גם למשרד המשפטים, לא יכול להיות שתוך כדי תנועה מתברר שיש לנו עוד כלים, שלא נמצאים בתוך הסמכויות, בתוך אותו חוק שנתנו לממשלה כדי לטפל בדברים הללו, ולכן אני רואה בזה ציבורית דבר חשוב והכרחי, והוועדה עומדת על כך. אני רוצה גם לומר לך עוד דבר לגבי מה שאמרת. אמרת שאתם מתנגדים לשלושה דברים, שהם שלושת הדברים העיקריים שהוועדה מכל הקצוות חושבת שאתם טועים: אחד, דיברת על האפשרות לתת את זה גם לערים אחרות, אני חושב שאם זה לא התפקיד שלנו כוועדה או התפקיד של משרד המשפטים כמשרד המשפטים, אני לא יודע איזה תפקיד יש, אם זה לא יבוא לפחות בצורה המרוככת שאנחנו אמרנו, שאנחנו משאירים את אילת ואת ים המלח ומנצנצים אותן, כי שם נעשתה בדיקה ועבודה, רק אנחנו אומרים לממשלה שאם יתברר לה שיש אפשרות להחיל את זה בעוד מקום, למה שלא תעשה את זה? נותנים לכם את האפשרות לקבל את ההחלטה, אפילו לא מכריחים אתכם. אם זה לא מופיע, זאת חקיקה פרסונלית, זאת חקיקה פרסונלית על מקום מסוים. אנחנו כוועדה, והטיב לבטא את זה פה חבר הכנסת עודד פורר בישיבה הראשונה, כשהוא במקרה יושב-ראש השדולה של טבריה, אבל זאת לא רק טבריה ויכול להיות שטבריה לא תהיה בסוף, יכול שלא יהיו גם אחרים, אבל את האפשרות לקחת? זאת ההתנגדות הראשונה שלכם. ההתנגדות השנייה שלכם זה על לב לבו של החוק, שגם הופיע בהצעת החוק הפרטית שהגישו איתן והחברים, שמדברת על כך שההיגיון של החוק הזה אומר שזה לא רק החדר במלון, אלא גם הדברים מסביב. כמובן שלא עשינו את זה כחובה. סירבתי מטעמים פרקטיים לבקשת ראש העיר ל"בד בבד". יש גבול להתעקשות שלכם. יש גבול להתעקשות שלכם. מה, אנחנו טיפשים?

יושבים שלושה אנשים בחדר שיודעים יותר טוב מכולם? אני יכול להוציא סעיפים, לעשות כמו שעשו אחרים בוועדות, אז מה? זה מה שאתם רוצים שיעשו? הולכים אתכם עם היגיון, מרככים את הדברים. בהתחלה רצינו לכתוב שזה יחול על כל עיר שתהיה בקריטריונים האלה. הסכמתי להצעה, שהגיעה אגב ממשרד הבריאות, לפחות לפי השליח שהוא נאמן עלי שאמר את זה, לאחר מכן חזרו בהם. הסכמתי גם לזה, שיהיה כתוב אילת וים המלח ותינתן אפשרות לחשוב, מה זה הדבר הזה? יש גבול. אתם יכולים להתנגד, להסתייג, מה שאתם רוצים. אנחנו רוצים להעביר את החוק הזה, ואני מקווה שהוא יעבור היום. הנוסח המעודכן לגבי סעיף 4, וכמו שאמרתי זה יתווסף גם לסעיף 13, זה הנוסח המרוכך יותר שהקראתי. אגב, אני רוצה רק לעדכן אתכם שיש לנו אישור מיושב-ראש הכנסת להמשיך את הישיבה עד זמן השאילתות, שאני מעריך אותן כשעה. אבל זה לא טוב. זה שיש לנו אישור, זה לא טוב. לא היית יומיים. תתעדכן, אני חושב שזה טוב. כמו שאמרתי, זה הנוסח שהקראתי, לא הנוסח שבפניכם, אלא יותקנו בשים לב לאפשרות לקבוע סייגים להגבלות שבהן לגבי מי שניתן לו אישור החלמה, ובלבד שהדבר מוצדק בנסיבות העניין ואין בו כדי לפגוע בתכליות המנויות בסעיף (א), זה ל-6 ו-7 זה כחלק מ-4, ואותו דבר ב-13. אם אנחנו עוברים לתיקונים שנעשו בסעיף האזורים, 12א(א): "בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה, וכשעומדות בתוקפן הגבלות האסורות על פתיחת מתקני אירוח, רשאית הממשלה להכריז על העיר אילת או על אזור עין בוקק או על אזור אחר בישראל" - - פה הממשלה מתנגדת לזה,

אבל אם הוועדה מאשרת את זה, עשינו פה שינויי נוסח, אני מבין ש"על אזור אחר בישראל שהוא רשות מקומית", ולעניין מועצה אזורית גם יישוב או אזור מובחן

גם יישוב במועצה או אזור מובחן שיש בו ריכוז של פעילות תיירותית, לא כל חלק גיאוגרפי. ריכוז משמעותי של פעילות תיירותית. משהו כזה אפילו. בואו נחדד את עצם ההצעה, כל רשות מקומית יכולה, חוץ מאילת ועין בוקק, עפולה, מטולה או טבריה.

לא רחוב הירקון בתל אביב. רשות מקומית שלמה, ובמועצה אזורית זה יכול להיות אחד מהיישובים במועצה הזאת, או יכול להיות גם במועצה אזורית כמו עין בוקק אזור מסוים - - - שאלה למשרד התיירות, אם לדוגמה יש עיר, ויש כאלה ערים - - - ריכוז משמעותי של פעילות תיירותית.

נגיד בירושלים אזור המלונות הוא אזור מוגדר. האמת שהשאלה היא למשרד הבריאות, אבל ההנחה האפידמיולוגית ששכונה בעיר זה לא משהו שבאמת יש לו קיום במובן שאנשים באים לשם, שוהים רק שם ולא זזים. בוודאי שכן, אם הוא יעמוד בקריטריון, המבחן הוא קריטריון, לא איך קוראים לזה עיר, כפר או יישוב.

אם אתה יכול לאבחן אותו, כמו שכתבתם בהתחלה:

צריך את הכלל, לא החלטה אם זה עיר או כפר. לדעתי כאן דווקא מטעם משפטי יש היגיון שאתה מתייחס ליחידות מוניציפליות, שאתה יכול - - - למה? אני אומר לכם שהמציאות היא לא כזאת. קח את נצרת, לא שאני שגריר היום של נצרת. יש בה הרבה בתי מלון, אבל יש לה אזור אחד בעיר שכולו מלונות, בכניסה לעיר בכלל, אתה לא צריך להמשיך פנימה. אני יכול לתת לכם עוד ערים, זה נכון גם לגבי חלק מסוים מטבריה. כמובן שאין מניעה משפטית לעשות את זה, אבל - - - - - - ואתם תחליטו, לא אנחנו מחליטים, לפי הקריטריונים. זה מלאכותי להבחין בין המלונות בנצרת לבין העיר נצרת, שבה מי שמבקר במלון מטייל. חברים, שום דבר לא מלאכותי, תסגור אותו, כמו שאתה סוגר אי ירוק.

חברים, יש פה קריטריונים שכתובים בחוק, שאומרים שצריך שיהיה בידוד, שצריך לסגור אותו. אם זה עונה, אתם תחליטו. יואב, אני עכשיו הבנתי גם מה שאתה אומר, פשוט הייתי בשיחה אחרת, אבל אני כן חושב שוב, לצערי הרב אני ג'נטלמן, אני לא יודע למה, אבל אני ככה עובד,

למדתי את זה מאלי אבידר, שהוא הדיפלומט בינינו. אני כן חושב שהסייג הזה של רשות מקומית או מועצה נפרדת בתוך מועצה מרחבית הוא נכון, כי ההתייחסות צריכה להיות לעיר. ההתייחסות בתוך העיר, כבר יש לה האלמנטים שלה. אם יתברר למישהו ולממשלה בעוד שבוע, שאפשר להחיל את זה על זה על עוד מקום, באותם תנאים שעשו את זה עם אילת ועם ים המלח, שלא נצטרך לבוא לפה ולפתוח חקיקה ראשית עוד פעם. עם כל הכבוד, אנחנו לא עובדי קבלן. זה פתרון בירוקרטי לחלוטין, כמו שאומר מהיציע, ולכן אני נצמד לעניין הזה ואני כן מקבל אתה יכול לחלוק עלי, אני גם מבין אותך, אבל אני כן חושב שיהיה נכון ואמיתי להיצמד לקריטריון שהיה באילת. אני נצמד. לא,

כי שם זאת באמת עיר שיש בה רשות מקומית אחת שולטת, במיוחד שראינו שחייבת להיות פה שליטה של מישהו, כי רח"ל לא בדיוק שולטת, רק מלמעלה לכן אני דווקא בעניין הזה כן מקבל את עמדת משרד הבריאות, לא שמעתי את זה בזמן הוויכוח. אני רוצה להיות פרקטי. אין בעיה, אני חושב שהם מגבילים את עצמם. אני חושב שיש בזה היגיון, כי זאת המהות של הבקשה שלנו, שאם יש עוד מישהו שהוא באמת כמו זה, אוקי, בשמחה, ואם לא, אז לא יהיה. יכול להיות שטבריה לא תעמוד בזה, יכול להיות שמטולה לא תעמוד בזה, אבל יכול להיות גם שכן. אני לא רציתי לסגור את השערים, זה התפקיד שלנו כחברי כנסת.

אבל ברגע שאתה קובע עיר,

לא משנים הקריטריונים של החוק, משרד הבריאות יחליט, אם אזור מסוים בטבריה, ואתם מכירים את הארץ, יש שם אזור מסוים - - - אבל לא צריך להגיע לזה, כי גם באילת אזור התיירות הוא אזור מסוים. להזכירך, יש את החלק של העיר למעלה ויש את החלק של המלונות למטה. אבל אין עוד עיר כמו אילת שכל התשתית שלה וכל העיר חיה - - - זאת העיר היחידה שיש לה כניסה אחת. נכון, ויש אלמנטים של כניסה אחת ולא כניסה אחת. לא נלך לרב. בדיוק, לא הולכים לרב והרב לא נמצא עכשיו בדיון. צריך להגיד אזור מובחן שיש בו ריכוז משמעותי של פעילות תיירותית? הרי למטה זה אחד הקריטריונים, שעיקר פעילותו היא פעילות תיירותית, לא מספיק להגיד אזור מובחן? אנחנו נרגיש יותר בנוח כשיהיה כתוב שיש בו ריכוז משמעותי של פעילות תיירותית והדגשה של זה. זאת חזרתיות. לא דיברנו על חזרתיות, הפעילות הכלכלית התיירותית יכול להיות שנבחנת בהיקפים כלכליים כאלה ואחרים, בעוד שפה הכוונה היא שמה שמאפיין את האזור הזה, שיש בו למשל הרבה בתי מלון בריכוז, זה משהו שהוא מיוחד. הרי אין פה הגדרה מוניציפלית, זה שטח בתוך מועצה אזורית. זה ניסיון להגדיר אותו לפי המאפיינים הכמעט הפיסיים שלו, ולא רק לפי הפעילות הכלכלית באותה שנה, אם יש שם במקרה מפעל שמכניס 70% מההכנסות של האזור, נגיד שאולי הוא לא מסתמך על הפעילות התיירותית. יכולים להיות 1,000 חדרי מלון ומפעל אחד, אבל כלכלית אולי התיירות היא רק 30%, אבל גיאוגרפית זה ריכוז של בתי מלון. אני חושב בקול רם, זה באמת מורכב להגדרה. אני הייתי דבק בכל זאת - - - אז אנחנו מדברים על אזור אחר בישראל שהוא רשות מקומית, וכשמדובר במועצה אזורית, זה יכול להיות כמובן כל המועצה האזורית, כמו כל רשות מקומית, כולל מועצה מקומית,

אבל במועצה אזורית יש גם אופציה שזה יהיה יישוב מסוים, או אזור מובחן שיש בו ריכוז משמעותי של פעילות תיירותית כמו עין בוקק בתוך מועצה אזורית תמר. אפשר להכריז עליהם כאזור תיירות מיוחד, אם התקיימו לגביו, לגבי אותו אזור או לגבי אילת או עין בוקק-חמי זוהר, התנאים כמפורט להלן ולאחר ששקלה הממשלה את הפגיעה בזכויות כתוצאה מההכרזה. היא צריכה לשקול כחלק מהשיקול עכשיו מה הקריטריונים. אני רוצה לחדד גם שאלה הקריטריונים, שגם אילת, גם עין בוקק וגם כל מקום אחר צריכים לעמוד בהם. אני רוצה להעיר על עצם קיומן של אמות המידה. אני לא נוקט פה עמדה בשאלה האם צריך להרחיב כן או לא את ההסדר מעבר לשתי הערים. הנקודה היא הרחבת אמות המידה להכרזה והמשמעות שלהן, האפשרות להכריז על אזורים שהם לא רק אילת ותיירות ים המלח. ההגדרה זה אזור. זאת לא הרחבה של אמות המידה, זאת הרחבה של אזורים. לגבי סעיף 12א, לפני שנכנסים לפרט כזה או אחר, אתמול, שלשום הדגישו בוועדה שמעבר לשני האזורים, אילת וים המלח, הוועדה מציעה לממשלה אפשרות, שיקול דעת, גמישות להכריז על אזורים נוספים, כדי לחסוך לממשלה לחוקק שוב ולתקן, אם היא תגלה מחר שיש אזור נוסף. ברגע שייקבעו כאן אמות המידה, מובן לכולם שהממשלה תהיה חייבת להפעיל אותם כמובן בצורה שוויונית. אבל אלה לא אמות מידה שלנו, שאנחנו קבענו אותם. לא, אבל באמות המידה זה יהיה שוויוני. לקחנו את אמות המידה של הממשלה, לא נגענו בהן. מה שיהיה כתוב פה זה שנהיה חייבים, כמובן אני לא חולק על כך, להפעיל בצורה שוויונית וכל גוף,

שיסתבר שמקיים את התנאים, נצטרך כממשלה להכריז או על הכול או על אף אחד. לכן אנחנו לקחנו את הקריטריונים שלכם. בדיוק, לא המצאנו משהו חדש, תפרנו אותם. זה מורכב משני מהלכים, זה המהלך האחד. לכן האמירה שאומרת שניתנת לממשלה גמישות, היא לא עד הסוף מדויקת.

זה לא פוסל את המהלך,

לממשלה לא תהיה יותר גמישות, תהיה לה החובה לתת לכל מי - - - - תהיה לה חובה לפעול בשוויוניות, ואם זה לא שוויוני, תהיה לה חובה לא לפעול באי-שוויוניות. נכון מאוד, רק זה לא עניין של גמישות ושיקול דעת. הצליחו להרגיז אותי הפעם. אני לא חושב שיש פה מקום להתרגז על אחרים. לא אתה, איך אתה יכול להרגיז? השלב השלישי, והוא החשוב,

הוועדה צריכה להסתכל על התנאים ולחשוב לא כמשהו שאולי הממשלה תוכל, אלא הניסוח של אמות המידה כמו שהן עכשיו, לאור הנתונים שהם ידועים,

אם זה יוביל לשני היישובים אילת וים המלח, אני אגיד לוועדה: לא הוספתם במהות, הוספתם בשוויון, אבל לא הוספתם יישובים. אם לעומת זאת אתם מסתכלים על זה והשתכנעתם אחרי שקיבלתם נתונים, שזה מוביל לכך שיהיו שם 10 אזורים, קחו בחשבון שזאת המשמעות, שיהיו 10 אזורים, ואם הממשלה תחשוב ש-10 אזורים זה הרבה מדי, אולי היא תחליט לא להכריז בכלל, גם לא על אילת. זו המשמעות המשפטית. אנחנו סומכים על הממשלה, שהכריזה על הקריטריונים, היא עשתה את זה תוך חשיבה על ערך השוויון לפני שנגענו בחוק. אני מבקש לכתוב את זה בפרוטוקול על שם יואב סגלוביץ', זה לא יאומן מה שאני שמעתי...איך אמרת?

מה קרה לך? התדרדרת פה בוועדה... הכול התהפך פה, אתה רואה? אני בעד ואתה נגד. אני רוצה לחזור שוב פעם, אין לי בעיה שתוסיף את זה גם במילה כזאת או אחרת. אני אומר את מה שאני מתכוון ומתכוון את מה שאני אומר. אני יותר בעייתי לכתוב, אתם יותר מומחים. אני מתכוון רק לדבר אחד, ואני חושב שיש הבדלים בין הרשויות, אבל לא בחנו אותם, לא אנחנו,

אני גם לא נכנס לאמת מידה אחת, לקחנו העתק-הדבק ממה שהיה בבקשת הממשלה על החוק הזה. מדברי ההסבר. זה לא ניסוח, זה חוק. יפה, בדברי ההסבר. אין לי גם בעיה אם אתה רוצה לנסח את זה עם עוד מקום של ריכוך, אבל הנקודה המרכזית צריכה להיות אחת: אנחנו בוודאי כוועדת החוקה,

אתה כנציג משרד המשפטים בוועדת החוקה, שתמיד שומר עלינו שנהיה שוויוניים, אנחנו בוודאי לא יכולים להיות לא שוויוניים. אין מחלוקת. יירשם בפרוטוקול שעל זה אין מחלוקת, וברגע שאין מחלוקת, זה הנוסח שצריך להיות. אני לא בא לכפות הר כגיגית, אני לא בא ומכתיב, אני גם לא בא ומשנה משהו,

מאחר שזה לא נבדק או שכן, יכול להיות שנבדקו ערים אחרות והתשובה שלהם שלילית, תגיד הממשלה שלילי, נקבל את זה, מה קרה?

אפילו יואב מוכן לשמוע את דעת הממשלה. אייל, בהמשך למה שנאמר על ידי היושב-ראש ועל ידי חבר הכנסת סגלוביץ', אנחנו מסייעים לממשלה לקיים את עיקרון השוויון, כי בסופו של דבר אנחנו שאלנו את הממשלה איך החלטת ללכת על שני המקומות האלה? בגלל א',

אז אנחנו אומרים: א',

ג' מקומות אחרים שנכנסים בזה, תחילו את זה גם עליהם. אני רק אומר שמה שכתוב פה בא מדברי ההסבר באופן אני לא יודע אמיתי, אבל אמות המידה שבחרו בשני האזורים המסוימים, כנראה הם מורכבים יותר. כרגע משרד הבריאות מתנגד להכללה, אז הדיון הוא מעבר לעמדת הממשלה. לכן מה שכתוב פה, הוועדה צריכה לחשוב שהאחריות של הוועדה כרגע כמחוקקת לאן זה יוביל.

יכול להיות שחל על אזורים נוספים בארץ, והשאלה אם זאת התוצאה המקווה מבחינת בריאות הציבור. זה כבר לא עניין של שוויון,

לכן גם אתמול ישבנו עם נציגי הממשלה. ככל שהשיקולים האלה לא משקפים את מכלול השיקולים, תגידו עוד. מבחינה זאת אמרנו, תגידו מה השיקולים הרלוונטיים. למשל, הנושא של ריכוז משמעותי מבחינה אבסולוטית, יתקנו אותי חבריי פה מהממשלה, שבמקום מסוים יש הרבה מאוד אני אגיד עכשיו בתי מלון, כי זה המודל שהיה חדרי אירוח. אז יכול להיות שיש מקום שיש בו 20, 50 חדרי אירוח, ואכן עיקר הפעילות בחוות בודדים, 100% מהפעילות שלה היא תיירות, או 70% ו-30% חקלאות ואפשר לבודד אותה בהגדרה, אבל בשביל 100 חדרי אירוח, או בוודאי חושה אחת, לא מוצדק לעשות את האופרציה, לכן זה לא מופיע פה. לקחתי מדברי ההסבר, ולתרגם את זה לחוק, זה לא אותו דבר. האחריות עוברת למחוקק, גמישות הממשלה לא ניתנת. אבל אייל, אלה לא רק דברי ההסבר. אז למה במקרה כזה לא לפתוח? כי לא צריך לפתוח, את לא צריכה לקרוא לזה אי, כי חדרי אירוח יכולים להיות פתוחים גם במסגרת צימרים, אני לא מבין למה בכלל צריך את כל הסיפור הזה. - - - מסה קריטית כדי להפעיל את האופרציה - - - ידידי, הבנתי אותך. אבל באמת חוות בודדים זה כמו צימרים. השאלה אם אפשר להוסיף מילה אחת שתהיה חלק מרכזי במכלול? למשל שיתוף פעולה עם הרשות. מר זנדברג, אם תציע הצעה, אני אגיד לך את הכיוון שאני מוכן ללכת אליו, שהשיקולים האלה יהיו חלק מהשיקולים הכלליים. אני מומחה קטן לנושא הזה, אני מדגיש שמשרד הבריאות מתנגד לעצם הוספת - - - את זה הבנתי. אבל אייל, אני אתן לך את הטיעון ההפוך. כשאומר משרד הריאות שהוא מתנגד לדבר הזה, גם להתנגדות צריך להיות הסבר אל מול ערך השוויון שאנחנו מדברים עליו כאן, כלומר: אי-אפשר להגיד: אנחנו מתנגדים,

הרי אם יש פה פגיעה בערך השוויון אם זה כתוב או לא כתוב, ולכן יעקב אני מציע לא להיבהל. אני לא נבהל, אני מנסה להיות הגון. אני לא נבהל, כי כרגע הם מתנגדים לכול. אבל זה הגון, ההצעה הזו בסדר גמור. לכן אייל אני אומר שערך השוויון שאתה מציג פה כדבר מבטיח, נמצא גם בהחלטה שאלה רק שני אלה. לכן אנחנו כוועדה, אני לפחות חושב שהקריטריונים הם מספיק, אל מול המצב ולממשלה יש את הגמישות לקבל החלטה. אבל אין לה גמישות. יש לה גם גמישות הפוכה, זה הולך לשני הכיוונים. אני לא יודע לגבי הניסוח, אמרתי לכם שאני עדיין בהתמחות פה בוועדה, אז אני לא מנסח מי יודע מה טוב, אבל אני כן מקבל את הנקודה שאתה אומר: לקחנו את אמות המידה המרכזיות, אבל יכולים להיות עוד שיקולים. אני מוכן לתת לזה ביטוי גם בדבר הזה. מה דעתכם להוסיף אמרנו ברישא "לאחר ששקלה את הפגיעה בזכויות כתוצאה מההכרזה" ולהוסיף "ואת היקף הפעילות התיירותית באזור". כדי לעלות למשל לחוות בודדים האלה שאתה מדבר עליהן או מקומות קטנים, שהצר לא שווה בנזק המלך. לא תרים תחנת בדיקה לקורונה בכל חוות בודדים. נכון, לאור היקף הפעילות. היקף המקום, היקף הפעילות. אבל חוות בודדים זה צימרים.

הדוגמה לא טובה. לכן זה מיותר ולכן לא מפריעה לי התוספת הזאת. זה עוזר? לדעתי זה לא עוזר, כי גם בחוות בודדים יש מלא אטרקציות באזור. לא, זה האזור שעליו אתה מכריז. ואם בחוות הבודדים מתבססים בעיקר על הפעילות התיירותית? אבל כתבת היקף. הממשלה החליטה על עין בוקק - - - בעין בוקק אין אטרקציות. אבל עין בוקק זו בדיוק אותה דוגמה, מה הבעיה? אנחנו לא מדברים על אטרקציות, אנחנו מדברים כרגע על היקף ומקום התיירות. היקף התיירות במקום.

מדברים על היקפים גדולים, אנחנו לא מדברים על כל פיפס קטן. לא על כל חדר. כן, גם ההגדרה הזאת נמצאת בחוק. בסדר? יוטמע? אל תחכה לתשובה, כי הם מתנגדים לכל העניין. (1) נשאר כשהיה, זה היה מלכתחילה בהצעת חוק הממשלתית, רק הוספנו לפי אמות מידה שיפורסמו לציבור.

"ניתן לערוך בדיקות קורונה מידיות בהתאם להוראות סעיף 12ד(ב)", אולי אני אקרא לזה מהירות, בזמינות ובמספר הנדרשים, "שתאפשר לאנשים המנויים באותו סעיף קטן להיכנס לאזור" ב"זמן סביר". את (3) קראנו כבר: (3)לא עומדות בתוקף תקנות כאמור בסעיף 7(א)(1) הקובעות הגבלות לעניין יציאה ממקום המגורים במדינה כולה. מה שמתווסף זה (4): (4)המאפיינים הגיאוגרפיים של האזור מאפשרים את ניטור הכניסות אליו באמצעות מעבר בנקודת בדיקה כאמור בסעיף 12ד, (5) הפעילות הכלכלית של האזור מבוססת במידה" ופה משרד התיירות ביקש "במידה ניכרת" "על פעילות תיירותית"; (6)נגרמה פגיעה חמורה בפעילות הכלכלית של האזור, בתושבים או במועסקים בו" ופה זה עניין של נוסח עקב "ההגבלות על הפעילות התיירותית" "לפי חוק זה".

יכולים להיות שיקולים נוספים, למשל, מידת שיתוף הפעולה של הרשות המקומית. אבל התייעצו עם ראש הרשות. לא, זה ביישום. אבל גם כתנאי. לא, אתם לא תענישו את התושבים. יכול להיות שחלילה אנחנו במצב של עלייה בתחלואה ואפשר לתת לאילת לפעול עוד כמה ימים, אבל עכשיו לפתוח אזור חדש זה לא הגיוני, זאת אומרת:

שיקולים שלא כולם כתובים פה.

אולי נכתוב "התקיימו לגביו לפחות התנאים כמפורט להלן" או משהו כזה, כי זאת לא רשימה סגורה של שיקולים. הגזמתם. מה זה "להלן"?

הוא רוצה את זה כתנאי מינימום, שיהיו לו עוד תנאים לשקול.

ואז אתה יוצר בסיס להבחנה לא ראויה בין אזורים. אלה, תנאים על כל אלה, אבל למה אותו בחרת? כי יש לי עוד דברים אחרים, זו בעיה. אבל יש עוד שיקולים, זו לא רשימה סגורה. אני מתפלא על משרד המשפטים, שאמור להיות שומר הסף שלנו בנושא שוויוניות. אז אולי צריך לכלול עוד תנאים. לכן אמרתי שאני עדיין משאיר את זה להחלטת ממשלה לשיקול דעתה, אבל מתווה להם - - - לא, אבל בתנאים שקבענו. אולי תנוח דעתכם, כמו שתמי אומרת, הרי ב-(1) כתוב "מצב התחלואה הכללית בישראל מאפשר הכרזה על האזור כאזור תיירות מיוחד לפי עמדת משרד הבריאות", אז משרד הבריאות יכול למשל להגיד שאילת רחוקה ממרכז הארץ, ולכן מצב התחלואה מאפשר את זה, לעומת משהו בלב הארץ שהוא לא מספיק מבודד,

ויש גם עניין של פגיעה בזכויות, היקף הפעילות התיירותית. אני חושב שיש כאן מספיק דרגות חופש, ואתם חייבים להיוועץ עם ראש הרשות המקומית. זאת אומרת, בכל זאת נשארות לכם מספיק דרגות חופש. יאללה, הצבעה. רגע, אנחנו עוד צריכים להציג את זה. בשביל הפורמליות אמרנו שאנחנו נגיש הסתייגות לסעיף הזה, אני חושבת שאמרתי את זה לפני. לכן אמרתי שאני לא מחכה להסכמתך. אדוני היושב-ראש, אני יכול לקבל הבהרה? אני לא משפטן, אבל האם אפשר לכתוב בסעיף 12(ב) שרק ובתנאי - - מצדי כל מה שאתה מבקש. - - ורק אם יש שינוי לרעה בתחלואה בעיר אילת, להתייחס אל אילת כאי. אתה יורד לסוף דעתי? למה לא? אני לא רוצה להסביר במקומם, אבל שהם יסבירו. אם אילת היא עיר ירוקה ושומרת על הירוק שלה. אם כל הארץ אדומה בוהקת, אתה רוצה שאנשים יבואו מכל הארץ לאילת? רק אם הם מוכיחים שהם בריאים. אם העיר בריאה והוכיחה את עצמה כבריאה והיינו בריאים לאורך כל הדרך. אתה לא רוצה שיעבור החוק. מתקיפים אותי מאחורה ומקדימה. לגבי סגירה של האזור, סגירה הרמטית, וגם נבקש להגיש מטעם משרד התיירות חוות דעת לעניין הכלכלי. לפני שנעבור ל-12ב, הייתה פנייה אתמול לגבי המשרד לביטחון פנים, לגבי 12א(ג) בראש עמוד 4, שגם השר לביטחון פנים יהיה אחד הגורמים שייוועצו אתו. למה? בהנחה שיש אפשרות לקריטריונים, אנחנו כן רוצים התייעצות של השר לביטחון פנים, כי המשטרה צריכה לקחת חלק בזה ולעניין הסגירה של האזור, זאת אומרת צריכה להיות סגירה שהיא סגירה הרמטית. אנחנו גם נבקש להגיש מטעם משרד התיירות חוות דעת לעניין הכלכלי. לא, יש כבר עמדה של שר התיירות. לא עמדה של שר התיירות, חוות דעת מקצועית. לא, לא צריך. לא צריך, אז אנחנו נוסיף פה את השר לביטחון פנים.

למה צריך את ההתייעצות הזאת? הוא גורם מקצועי? אם ראש הממשלה יגיד לו לא, הוא יגיד: תתייעצו אתי והוא יגיד לא, מה נעשה? בשביל מה להכניס עוד מחסום?

הייתה שאלה תוך כמה זמן תיכנס לתוקף ההכרזה, ה-24 שעות בעניין הזה. דיברנו על זה בדיון הקודם?

זה עלה בעקבות ההערות שישבנו עליהן לגבי זמן ההיערכות של ה-24 שעות ממועד ההכרזה ועד שהיא נכנסת לתוקף. אולי נחזור לעמדות של השרים. אם אפשר לדייק מבחינת הנוסח ולקבוע שהעמדה של כל שר תהיה לגבי התקיימותו של הקריטריון הרלוונטי למשרד שלו, למשל: המשרד לביטחון פנים רלוונטי לעניין הצבת מחסומים. הובאו לפניו עמדות השר לביטחון פנים,

שלא יהיה מצב שהשר לביטחון פנים יחליט שזה לא אזור תיירות. - - לעניין הנושאים המצויים בתחום אחריותם. מבחינת זמן הכניסה - - - גור, מה הבעיה בזמן הכניסה? אנחנו מחפשים בעיות עכשיו או שיש בעיה? עלה חשש מבחינת אנשים שהם בדרך ולא הספיקו לעשות את הבדיקה. החשש לא עלה לגבי אנשים בדרך, אלא לגבי אנשים שכבר הזמינו מראש. הזמינו מראש ולא הספיקו לקבל תוצאות בדיקה. משרד התיירות מתנגד להרחבת הטווח שבו ההכרזה תיכנס לתוקף. אנחנו חושבים שברגע שאפשר לפתוח, צריך לעשות את זה מהר ככל הניתן. אנחנו חושבים שאפשר למצוא איזושהי פרוצדורה אחרת ל-24 שעות הנוספות הללו. אז תשאיר 24 שעות. חבר'ה, תקשיבו רגע, באתי מאבו דאבי. אתה מגיע לאבו דאבי, לא משנה לאיזה מלון, אתה צריך להעביר בדיקה 48 שעות קודם. אתה נכנס לשדה, לא הספקת לעשות בדיקה. עושים לך בדיקה ואומרים לך: ארבע שעות תיכנס לחדר ואל תזוז. תוך ארבע שעות יש תוצאה, או שדופקים לך בדלת ואומרים לך: בוא, אתה בבידוד, או שאתה ממשיך כרגיל. לא צריך לעשות פה דוקטורט, אפשר ללמוד גם מאבו דאבי. עד שנהיה אבו דאבי... גם בהונג קונג - - - ברור,

יוצאים פה פרוטוקולים על פרוטוקולים. הוועדה לא משנה את זה, נשאר 24 שעות. 12ב. (ב)חדלו להתקיים התנאים המפורטים בסעיף 12א(א), תבטל הממשלה את ההכרזה.

החלום שלנו הוא שהעיר אילת תשגשג ותפרח.

הבהרתי היטב אתמול שהגענו למסקנה לגבי גוף ממשלתי שיהיה עין בוחנת ומסייעת לרשות המקומית. הואיל וזאת גם המשימה שיזם והוביל משרד התיירות,

במידה ולמשרד התיירות יהיו קשיים מסוימים לקבל החלטות,

כל מילה בסלע.

הסכמתי, דיבר אתי משרד הביטחון, אמרתי: אוקי,

- - - אנחנו לא נתנגד שזה יהיה בתיאום עם רח"ל לעניין

זה לא

הפעילות בשטח תהיה של העירייה, ההנחיה וההכוונה תהיה של רח"ל ובתיאום או בשיתוף עם משרד התיירות, אבל רח"ל היא המובילה. עם כל הכבוד, חבר'ה, מה

מאפריל אנחנו מחזיקים את המושג "צורך חיוני אחר", כרגע במג'דל שמס,

שבוע זה גם בערים נוספות בצפון. אנחנו עוסקים בזה יום יום, אין

זה הניסיון המצטבר שלנו.

הוא לא רוצה את האחריות? אין עניין אחד של חירום, זה מה שאני מנסה להסביר מאתמול. אם זה היה עניין

הכנסתי פה סייג, שככל שנצטרך לסייע למשרד הבריאות בהכוונה,

נעשה את זה ולא נברח משם. אם בסוף משרד התיירות צריך להוביל את הקשר היומי לגבי כניסות ויציאות - - - חבר'ה, תחליטו מה שתחליטו, אין בעיה.

חלה ההכרזה, בהתאם להנחיית רשות החירום הלאומית, בתיאום עם משרד התיירות, לפי נוהל שיפורסם לציבור.

מאה אחוז, תודה רבה איתן. מה עוד נשאר לנו?

האחרון זה בתחתית עמוד 7 "על אף האמור בסעיף קטן (א)".

נתחיל עם ההסתייגויות של - - - - קארין ויואב. קארין ויואב ואלי, מי מציג אותן? אני מצטרף להסתייגויות.

הסתייגות ראשונה סעיף 12א(א)(1) - להשמיט את הסיפא,

"וכן נמוכה ביחס לרמת

העיר תוגדר כסוג של עיר סגורה. על מנת לשמור על רמת תחלואה נמוכה, אנחנו סוגרים את העיר, ואנחנו עושים את זה לא רק כדי שיפעלו בתי המלון גם, אלא גם כדי שהעיר תוכל לחזור לחיות.

הוא לא לוקח כשיקול יחיד איפה הוא יישן, הוא רוצה ליהנות,

לכן יש חשיבות גדולה לפתיחת כל האטרקציות, המסעדות, על פי התו

למי עוד יש הסתייגויות? ליואב. חשבתי שהיא החזנית, גם שלך. אני חזנית זמנית, חזנית לשעתו...

אחרי שלושה ימים שאנחנו יושבים פה,

נכון שהמלונות הם חלק, אבל הם חלק מאוד מסוים.

אחרים ולכן היא אי, היא צריכה להתנהג כמו אי וכל החוק הזה בונה אותה כמו אי, ולכן צריך לפתוח אותה לחלוטין. אני מתייחס לסעיף

דרך אגב, היום תושבים נכנסים ויוצאים. הבעיה היא אלה שנכנסים, המסות הגדולות, לא העיר אילת. אי אפשר מצד אחד לתת כאילו חופש לאילת ולהכניס את התושבים לסוג של סגר, אותם ואת תושבי חבל אילת. לכן יש להשמיט את הדבר הזה.

אני רק מציין לפרוטוקול שנתקן את זה בנוסח כי זה לא אשמתה, אלא פשוט נכניס את מה שאתה רוצה, שהם יוכלו להיכנס באופן חופשי. פטורים מבדיקה.

אז ממילא ההסתייגות מתייתרת? לא, ננסח אותה ברוח מה שיואב הציע. את ההסתייגות? כן, לא עכשיו.

המהות תעבור למליאה. המהות היא לאפשר תנועה חופשית לתושבי אילת והאזור. נמצאת אתנו בזום איילת שקד, ניתן לה שנייה ואחר כך קרעי. תודה. יש לי כמה הסתייגויות, שכבר התקבלו אז אני אוותר עליהן. אומר רק את אלה שלא התקבלו. אני רוצה להוסיף על מה שאמרו חבריי קודם, כן עם הכרזה על אזור תיירות מיוחד, תותר באזור זה פתיחתם של עסקי תיירות נלווים, לרבות עסקי מסעדה, אטרקציות תיירותיות. 12ג(א), אין טעם, בטח לא בחורף, לפתוח את אילת רק עם המלונות והבריכות. גם ככה רוב האנשים לא ילכו לבריכה בחורף.

אם היא ירוקה, צריך לפתוח את הכול, זה בדיוק מה שיואב אמר. אני מצטרפת להסתייגות של יואב על תושבי אילת. תושבי אילת לא צריך להשית עליהם את מה שמשיתים על המתארחים האחרים. האחריות של ראש העיר לדאוג שהעיר תישאר ירוקה, אפשר לעודד את התושבים לעשות בדיקות, אבל זה לא צריך להיות תנאי שלהם להיכנס לעיר מגוריהם, זה לא הגיוני בשום צורה. דבר אחרון, התרת כנסים והופעות במלונות. דיברו אתי בעלי מלונות. אני רוצה להבין למה זה לא הגיוני, אם יש מלון שאפשר יהיה לעשות בו גם כנס. הרי אנשים מתכנסים בחדר האוכל, אז מה זה משנה אם יהיה כנס, כמובן לפי תו סגול, עם מרחקים, עם מספר אנשים מסוים, אבל שאפשר יהיה להביא לאילת גם מקומות עבודה שיהיה להם שווה לפתוח. עכשיו את פותחת את אילת לחתונות באילת.

בהמשך למה שאמרה חברת הכנסת שקד, שהסתייגויות 1 ו-3 של ימינה בעצם התקבלו כבר בנוסח. נכון, הן התקבלו, אז נשארנו עם שלוש אחרות. יעקב, אני כן רוצה לשמוע את דעת חברי הוועדה על כנסים והופעות. כנסים זה אחד התמריצים הכי גדולים להגיע לאילת. בתוספת שלנו שאנחנו הצענו כוועדה מדובר על פתיחת עסקים וכו', מופיעים גם אירועים, לא זוכר את ההגדרה.

מבחינתנו זה כולל את הכול, כולל כמובן את בתי המלון. בבקשה, הסתייגויות של חבר הכנסת קרעי. העובדה שהוועדה הכניסה את האפשרות לממשלה לקבל החלטה, זה מצוין, ואני סומך על ראש העיר שידאג שזה אכן יקרה והכול מתייתר כאן. אבל בכל זאת לפתוח בתי מלון בלי לאפשר לפחות את האטרקציות בתוך המלון לאורחי המלון בלבד, זה משהו שהוא לא לעניין, ולכן אני מוסיף כאן בסעיף 12ג(א), אחרי המילים "בתחומם של מתקני האירוח כאמור", "וכן יותרו כנסים והופעות בתחומם של מתקני האירוח לאורחי המלון". תודה רבה. אלי אבידר ביקש הסתייגות. יש לנו חמש הסתייגויות, אני רק אציין שתיים.

הוגשו, כמובן, על פי החוק: אחת, אחרי עין בוקק, חמי זוהר להכניס את העיר טבריה בכל ההקשרים של החוק. אורחי המלון גם ככה נמצאים ביחד. אתה אומר גם ככה הם באים אז הם יתחתנו.

בחדר אוכל הם לא יכולים? בחדר אוכל מותר גם ככה עכשיו. ההסתייגות הראשונה להכניס את העיר טבריה בכל ההקשרים של החוק. לאחר מכן בהסתייגות מספר 4, מדובר כאן על כך שהממשלה תודיע לוועדת החוקה בסמוך ככל האפשר אנחנו רוצים שזה יהיה לפני, כדי שזו לא תהיה ועדת חוקה בדיעבד.

אלה החמש?

אני לא מציין את כולם כדי לא לקחת שעה, הוא ביקש קצר. אני מציין שני נתונים.

הוא רוצה להצביע על זה. אפשר להצביע על זה לפי סעיפים.

מישהו עם הסתייגויות? אנחנו רצינו להגיש הסתייגות לתיקון סעיף 4. יש לכם מכתב של השר? המכתב יוגש בכתב ובחתימת השר מיד אחרי. אם אין לכם מכתב של השר - - - לא, הם צריכים על נושא חדש. ההסתייגות תצורף לנוסח, רק אם השר "העבירה לוועדה בחתימתו כל עוד הצעת החוק לא הונחה על שולחן הכנסת". אפשר גם את זה בדיעבד... אין בעיה, בבקשה.

אני ג'נטלמן. אבל זה לא על פי התקנון. זה לא על פי התקנון, מה זה ג'נטלמן? אתה צריך מכתב. אני ג'נטלמן, כי אני מכבד את היועץ המשפטי שלי, כי אם זה לא היה לפי התקנון,

אני אסביר, לפי התקנון סעיף 86(ב)(2), אפשר להציע הסתייגות גם נציג הממשלה יכול לעשות את זה, אבל הוא צריך להעביר אל הוועדה בחתימתו, כל עוד הצעת החוק לא הונחה על שולחן הכנסת. בסדר, הוא יכול להעביר את זה גם אחר כך. אנחנו נבקש למחוק את התיקון לסעיף 4. אנחנו הסברנו שזה עדיין לא בשל ודורש עוד עבודה מאומצת ורבה. זאת ההסתייגות?

ההסתייגות היא התוספת לתיקון לסעיף 4. הנימוק להסתייגות זה כל מה שטענו קודם, זה לא בשל, אי אפשר לעשות את זה בצורה כזאת. ההסתייגות השנייה היא לגבי התיקון של הוועדה לסעיף 12א בהצעת החוק, שמתייחס גם להכרזה על אזורים נוספים וכנגזרת מזה גם הקריטריונים הנוספים (4), (5) ו-(6). ההסתייגות האחרונה היא לעניין 12ה להצעת החוק. פתיחת העסקים, איך ניחשתי?

נוגעת לפתיחת העסקים. תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה על ההסתייגויות. לפני זה, יש קריטריון נוסף שנתבקש להוסיף, אני צריך להגיד את זה לוועדה. לבקשת הממשלה, הם הציעו בהפסקה בין לבין, שנוסיף קריטריון כשבוחרים על איזה אזור להחיל את זה, שהתועלת הכלכלית לאזור וסביבתו כתוצאה מההכרזה עולה על הסיכון להגברת היקף התחלואה כתוצאה ממנו. מי יבין את זה? נו, באמת. איך תעשה את זה? מה זה פה עכשיו, שיעור בסטטיסטיקה והסתברות? מה נראה להם? לא "עולה", אפשר מילה אחרת. בוא תפתור לי את הבעיה איך 40 חולים הפכו להיות מגיפה, ואחרי זה תגיד לי הסתברות של - - - תציגו את זה, זאת הבקשה שלכם. בסופו של דבר, התנאים שקבועים היום בנוסח שמונח בפני הוועדה לא מבטאים בצורה טובה את הסיכון הבריאותי. מה שצריך זאת השאלה כמה האזור מבודד לעומת האזורים האחרים, דברים שמתקיימים למשל באילת ובים המלח. התוספת - - - הבנו. אני יודע שחבריי כעסו אלי, לא "עולה", אלא משמעותי אל מול ההיקף.

עזבי עכשיו את ההיגיון, תסתכלי על השעון. עזבי היגיון... אני מציע, אתם יכולים חופשי, אבל זאת ההצעה שלי. לא, תסביר לנו. אני אסביר לך את זה אחרי הישיבה? יעקב, באמת די. אין לי מה להסביר על זה. אפשר גם לא לקיים דיון בוועדה, תסביר לי אחרי שיחוקק. הטענה העיקרית שלהם הייתה שאנחנו לקחנו מדברי ההסבר את הנקודות שהם הסבירו לנו, אבל כשיושבת הממשלה, היא מסתכלת על שיקולים רחבים יותר. לא נוכל להיכנס לכל השיקולים.

כי אלה כוונותיי כוונותיי הן להטיב עם העניין הזה ולא להיות כוחני. אני חושב שהדבר הזה נותן את שיקול הדעת. אנחנו מתווים, הרי גם לא חייבנו את הממשלה בצורה ברורה, ואנחנו גם יודעים שאין הרבה אזורים בארץ שיוכלו להחיל את זה. כדי שלא יהיה אפילו אחד שיקופח, עשינו את מה שעשינו. תנו בי אמון, בואו נלך עם זה הלאה. אתה שר הבריאות? אני לפעמים גם שר הבריאות...אני רוצה לעבור להצבעה, בואו נעבור על ההסתייגויות, תקרא בבקשה מספרים. להסתייגות הראשונה של הממשלה לסעיף 4, אנחנו לא יכולים להצביע עד שלא הוכרע נושא חדש, כל שאר הדברים אפשר.

אנחנו גם לא מצביעים על החוק עד שלא - - - על החוק, אבל אפשר פה להצביע - - - - לא, על ההסתייגות שקשורה לזה גם לא. אני צריך לחזור עוד פעם להצביע? לא, נעשה את זה ביחד. חבר'ה, השעון, בבקשה.

2 ו-3 נוסחו כהסתייגות אחת לכל הנושא של העיר טבריה, זאת אותה הסתייגות. זה כבר הוצג. כל ההסתייגויות הוצגו. אבל צריך להצביע עליהן יחד, כי זאת תהיה הסתייגות אחת לעניין טבריה. שלוש הסתייגויות של ישראל ביתנו, 1, 2 ו-3 שכוללות את הכול, מי בעד? הצבעה לא אושר.

לא רוצה את טבריה, יעקב? יעקב, למה הצבעת נגד? אתה לא רוצה את טבריה?

ברצינות אני שואל, אתם לא רוצים את טבריה? באת מדובאי לעשות עליי סיבוב, הלאה. מאבו דאבי, רק תגיד לי למה אתה לא רוצה את טבריה. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 4 של ישראל ביתנו, לפני ההכרזה שהכול יגיע לוועדה. שהממשלה תודיע לוועדת חוקה, חוק ומשפט טרם ההכרזה.

אבל לא ביקשתי לחזור, אפשר להצביע?

מי נגד? לא, אתה אלוף... בתור יושב ראש ועדה, אתה לא רוצה שיבואו אליך? הצבעה אושר.

אתן לא נשארות להצבעה? כרגע לא. ההסתייגות עברה, מה קרה? כחול לבן, אפילו על החוק שלהם. תגמור, תעשה את ההצבעה. מה זה?

ריבונו של עולם, מה זה? רגע, אני אשאל מי נגד. לא, לא, ההסתייגות עברה.

אתה לא יכול להגיד לה "מה אתם הולכים?".

היא עוד לא עברה עוד, כי לא שאלתי מי נגד,

לא, אתה אמרת מי נגד והצביעו שניים וזה עבר.

הצביעו שניים?

אני לא אמרתי, לא אני.

לא, לא, הנה מצביעים. אני לא אמרתי "מי נגד?". אמרת מי נגד, תבדוק

יעקב, אתה ממשיך לדבר כדי שייכנסו עכשיו. אתה אמרת "מי נגד?". יצאנו רגע לקרוא לחברת הכנסת - - - זה לא משנה לאן יצאתם, הייתה הצבעה.

אני מבקש רביזיה. זה עבר. זה עבר, ההסתייגות עברה. ההסתייגות עברה, אני מבקש רביזיה. זה לא היה הגון. זה לא היה הגון. האמת היא שאני לא זוכר שאמרתי - - לא,

יש פה אמת. בסדר, מאמינה.

אני לוקח את זה ומבקש גם את סליחת החברים, אין

לא יהיה חוק, עוד חמש דקות נגמרות השאילתות,

יש עוד משהו? זאת אותה הסתייגות של סיעת ימינה על כנסים, אבל זאת אותה הסתייגות. גם מגיש ההסתייגות לא כאן,

אתה נגד פתיחת העסקים באילת. אתה נגד פתיחת העסקים. אתה נגד יעקב? אם אתה נגד, תצביע פעם אחת בעד. נו באמת, לך זה לא מתאים. לא מתאים? אני שלושה ימים מסביר לך, אתה עושה לי עם הראש כן ומצביע הפוך. הסתייגות מס' 4 לגבי פטור מבדיקה - - - להצטרף גם לשקד, מי בעד ההסתייגות?

מי נגד? הצבעה לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. יש שתי הסתייגויות של משרד הבריאות. מי בעד הסתייגות - - - לא, עוד אין נושא חדש. על הסתייגות 1 אנחנו לא יכולים להצביע. על 1 אנחנו לא מצביעים. אנחנו מצביעים על הסתייגות 2 של משרד הבריאות נגד הוספת אזורים נוספים והקריטריונים שקשורים לזה. יש עכשיו שלוש הסתייגויות של משרד הבריאות, הראשונה אנחנו לא יכולים לדון כי מחכים להחלטת ועדת הכנסת. אנחנו מעלים את ההסתייגות השנייה. מי בעד ההסתייגות השנייה של משרד הבריאות? על הוספת אזורים נוספים. הצבעה לא אושרה.

הסתייגות 3. לגבי שיקול דעת בפתיחת עסקים. מי בעד?

לא התקבלה. תמו כל ההסתייגויות. יש רביזיה שלי על הצבעה שנייה, שהיא הסתייגות 4 של ישראל ביתנו. אנחנו נקבע לאיזה שעה? אחרי המליאה. אני מציע 12:30. לא, אסור לך. יש מליאה. אלא אם כן חברי הוועדה יסכימו קודם. אני מסכים. לא, יש חקיקה. תעשו התייעצות סיעתית. חבל על החוק. עוד חצי שעה. תעשה הצבעה עכשיו, רביזיה, בוא נגמור עם

זה על דעת כל חברי האופוזיציה?

כל חברי האופוזיציה הנוכחים. ניצן, זה מקובל גם עליך?

אני מעלה ברביזיה את סעיף מס' 4 בהסתייגויות, שהיה ההצבעה השנייה. מי בעד הרביזיה? הסתייגות 4. מי נגד? נגד. הצבעה אושרה. הרביזיה התקבלה. ועכשיו אתם צריכים להצביע על ההסתייגות. ההסתייגות נפתחה מחדש לדיון. מי בעד ההסתייגות שנפתחה מחדש לדיון? בעד. מי נגד? הצבעה בעד 5 נגד 6 לא אושרה.

שישה נגד. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו מחכים לנושא חדש ונודיע לכם בהתראה קצרה, ואז תהיה הצבעה על כל החוק. הישיבה ננעלה בשעה 12:19.